על סדר היום פרק כ"ג (השכרה ארוכת טווח) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612. הנושא הוא נושא חשוב וחשוב מאוד, בוודאי שהוא חלק מהדברים שצריך לעשות כדי להתמודד עם הבעיה של משבר הדיור.

מה הפתרונות שנמצאים כאן? האם הם הפתרונות הנכונים? האם אנחנו מקיפים את הבעיה מכל היבטיה? או האם אנחנו רק, מה שנקרא, נוגעים נגיעה פה נגיעה שם ולא נוגעים בסוף במטרה? אני אבקש קודם כל, זה כל הפרק נכון? כן כל הפרק. אז אנחנו לא צריכים לכוון על מה ומו. אתה רוצה לומר כמה מילים קודם או שקודם כל נשמע אותם? דיור השכרה פה? פה פה. רציתי לראות שבטוח אני זוכר אותך. הנה אתה רואה. כי אתם משמשים פה בשני כובעים. נכון מבחינתי אני מסתכל עליכם פה כרגע כיועצים גם לעניין הזה. אני לא ידע אם אתם הייתם חלק מההכנה של זה או שצירפו אתכם ברגע האחרון. לא נפתח את הנושא הזה, גם לא שאני יודע, אני סתם אתה יודע. אני חייב להגיד שבמקרה הזה יש שיתוף פעולה הדוק בין משרד האוצר. שיתוף פעולה הדוק תמיד יש בין משרדי ממשלה, זה בטוח. אני רק נוגע בנקודה האם זה בא מתוך הפקת לקחים על דברים שקיימים היום, ואם כן, האם זה באמת נותן את הפתרון וכהנא וכהנא. אני רק מכין אתכם, אני עוד לא חיממתי מנועים, אז אני רק מכין אתכם בעניין הזה. ושוב, אני אומר למה אני אומר את כל הדברים הללו, אני לא בא עם דעה מראש ברורה ככה או ככה, אבל אני בסוף רוצה להיות פרקטי. כי אם אנחנו רק נחוקק אותיות מתות או דברים שהם לא נכונים ולא יביאו את המזור לעניין הזה, אז חבל על זמננו וחבל על המשאבים החוקתיים, החקיקתיים שאנחנו נוציא על הדבר הזה. אז עד כאן ההקדמה הקצרה שלי ומכאן והלאה אני אבקש שמישהו יציג את זה. אבל אני אבקש להציג בהצגה יותר רחבה, בשונה מדברים אחרים שדנו עד היום. בהצגה רחבה אני רוצה לדעת מה המצב היום, מה המצב הסטטוטורי היום, התוספת השישית שהיא בעצם היום מככבת כרגע במציאות, ומהם התיקונים שאתם רוצים לעשות בהצעת החוק הזאת. בבקשה.

בוקר טוב, אסף וקסלר אגף תקציבים. אז למעשה התיקון שמונח על שולחן הוועדה הבוקר הוא חלק מתוכנית רחבה שאנחנו מקדמים בחוק ההסדרים הזה לשוק השכירות, שהמטרה היא לחזק את שוק השכירות בישראל בכלל, את המוצר הזה שנקרא שכירות, לייצר מוצר שהוא יותר איכותי, נותן יותר ודאות לשוכרים. והמטרה היא בסוף שתהיה אלטרנטיבה איכותית וטובה לדיור בעלות. ואני חושב שהתיקון שמונח פה על שולחן הוועדה הוא אחד מהיותר משמעותיים בחוק ההסדרים הזה. שהמטרה שלו היא לייצר מודל, שמצד אחד נותן הטבות ותנאים טובים יותר לשוכרים ומצד שני מאפשר ליזמים לקדם פרויקטים כאלה בכדאיות כלכלית. אנחנו ראינו בשנים האחרונות, מדינת ישראל נכנסה לתחום הזה של שכירות מוסדית בערך בשנת 2015-2013 אלו השנים שהתחילו התהליכים האלה. אנחנו הולכים עקב בצד אגודל ואנחנו מקדמים עוד ועוד תהליכים בנושא הזה, שבאמת המרכזי ביניהם הוא חברת דירה להשכיר, שפועלת בערוץ אקספוננציאלי ובשנה האחרונה הגיעה לשיאים שעוד לא הגיעה אליהם, והם עוד מעט יציגו. ובעצם, מה שמונח פה על השולחן הוא מייצר מוצר חדש שלא קיים עדיין בישראל הוא כן קיים בעולם, ולמעשה אנחנו לקחנו את מה שראינו בעולם ולמדנו מהם איך לייצר מוצר שכירות צפוף יותר, איכותי יותר שנותן שירותים רחבים ועוד שניה דירה להשכיר יציגו. כשלמדת מהעולם למדת עם כל המרכיבים שלה? זאת אומרת עם כל השיטה או רק לקחת חלק? אז אני אשאיר להם להציג ואני חושב שהם יתנו על זה תשובות.

שאלת אז אני אגיד, ואני מניח שניכנס לזה גם בהמשך הדיונים. מבחינת המסלולים שקיימים היום לדיור בהשכרה בערוץ המוסדי, אז הראשוני שבהם והכי משמעותי הוא שיווקי דירה להשכיר, דירה להשכיר משווקת קרקעות ובסוף יזם זוכה ומתחייב להשכיר לטווח ארוך זמן. בדרך כלל ה-20 שנים. ערוץ שני שקיים לשכירות הוא ערוץ התוספת השישית לחוק התכנון והבניה שמאפשר תנאים כאלה ואחרים ליזמים לקדם תוכניות לשכירות ארוכות טווח. ערוץ שלישי זה ערוץ למעשה, דרך חוק עידוד השקעות הון שמאפשר לחברות לקדם פרויקטים לשכירות ארוכת טווח. להשכיר את הנכסים בתנאים משמעותיים של הטבות מס. ומה אתם עושים בעניין הזה? אז זה תיקון שהיה בחוק ההסדרים הקודם בעולם חוק עידוד השקעות הון. כן אבל אתה יודע שהוא נשאל, היה פה הרי דיון על הנושא הזה איתכם ביחד. אני הייתי בטוח שהחדר יוצף פה עם מנהלי חברות ריט למיניהם. והגיע אחד ואמר שיש עוד מישהו חצי כזה שגם הוא הולך לסגור כנראה את הסיפור. אז השאלה האם אנחנו מכוונים את הזרקורים למקום הנכון או אולי לא? אתה מוביל אותי אל הנושא הרביעי, שזה קרנות הריט זאת אומרת לא אותו מסלול של חוק עידוד השקעות הון. קרנות הריט זה מסלול אחר שהוא מבחינת מנגנון של תהליך התאגדות אחר, חברה אחרת, זה במובן הזה מוצר אחר. אכן יש היום שתי קרנות ריט שפועלות בתקווה שהשלישית אמורה להיכנס, בתהליכי התכנסות עכשיו. אנחנו זוכרים את הדיון יש אכן קשיים, אנחנו לא מתעלמים בעולם הזכירות ארוכת הטווח בגלל הריבית. הריבית היום מצננת השקעות במשק ופוגעת בפרויקטים לשכירות ארוכת טווח. לכל מחלה יש את התרופה שלה. אבל אתה צריך להשתמש בתרופה. אם זה הפחתות מס והטבות מס וזה ודאות שאין להם היום. אז הבאנו מספר תיקונים לעולם הזה של קרנות הריט, הם נידונים בוועדת כספים, לדעתי ביום ראשון הדיון, שהמטרה שלהם היא להקל על התהליכים של הקרנות ולעודד את המשך הפעילות הזו. אני אומר, אנחנו כן בוחנים דברים נוספים שניתן לעשות, אנחנו עושים חשיבה מאוד מתקדמת בנושא, וככל שיהיה לנו משהו קונקרטי אנחנו כמובן נביא את זה לוועדה. אנחנו אומרים מפורשות, נושא השכירות ארוכת הטווח מאוד מאוד חשוב לממשלה, הממשלה רוצה לקדם את זה, היא לא מפחדת לאבד ערך קרקע משמעותי כשהיא הולכת ומשווקת דרך דירה להשכיר, היא לא מפחדת לתת הטבות מס במאות ומיליארדי שקלים לחברות שמקדמות את זה, בין אם זה במסלול הריטים ובן אם זה חוק עידוד השקעות הון, ואנחנו חושבים על דרכים נוספות שאנחנו יכולים לקדם את הנושא הזה. זה גם דרכים תכנוניות שהיום נדון בוועדה על מסלול תכנוני שלדעתנו יעזור מאוד לקדם את הנושא הזה, וזה גם דרכים נוספות.

עכשיו מה ההצעה? מעביר את המקל לדירה להשכיר. אוראל יפרח סמנכ"ל כספים בדירה להשכיר. קודם כל אני רוצה לפתוח בתודה גם לוועדה וגם ליו"ר הוועדה. זה דיון שני שלנו אני חושב, בתוך חודש-חודשיים בנושא הזה. נראה שהוועדה לקחה את הנושא של הדיור להשכרה ארוכת טווח בצורה רצינית ואנחנו שמחים שיש פה גוף שהחליט לקחת ולקדם את הנושא הזה. בדיון הקודם הצגנו בעצם, לבקשתכם, איזושהי סקירה מאוד רחבה של שוק הדיור להשכרה בישראל, לעומת העולם, מה עשינו עד היום, מה אנחנו מתכוונים לעשות. ואני חושב שהיו לנו שם שתי מסקנות עיקריות, אם אני רגע מתמצת כדי לא לחזור על עצמי מהפעם הקודמת. המסקנה הראשונה שאנחנו רואים גידול עקבי ומשמעותי בביקושים לדיור להשכרה ארוכת טווח. אנחנו רואים אם אנחנו משווים את זה לעומת עשור קודם, אנחנו רואים גידול, שימו לב למספר, של 250,000 משקי בית, רבע מיליון משקי בית, שעברו מבעלות לשכירות, או שנכנסו לתוך הפול הזה של השכירות. אם לפני עשור דיברנו על בערך 600,000 משקי בית שגרו בשכירות, היום אנחנו מדברים על 850,000 משקי בית שגרים בשכירות.

אבל אתה צריך לקחת , מעבר לכך שגם האוכלוסייה גדלה שזה הפתעה מה שנקרא. חד משמעית אין בעיה, השאלה אם השכירות ארוכת טווח גדלה.

אבל יש גם עוד דבר, יש גם תופעה שהיא מגיעה,

מיוקר הדיור, שאנשים קונים דירות זולות במקומות רחוקים, שוכרים ומשכירים. זאת אומרת, יכול להיות שיש גם נכנס העניין הזה גם, כמו שאתה אומר,

צריך לדעת לפלח את זה. גם שינויים בדפוסי הדיור של האנשים, יש לנו הרבה יותר. שם כדי שיזכרו לכתוב אותך, שירה. שירה ברנד ממטה התכנון הלאומי. מה אמרת?

אמרתי שיש שינוי בדפוסי המגורים של הציבור. יותר צעירים גרים לבד, רווקים גרים לבד.

הדפוסים האלה הם כן בסדר.

זה הכל ביחד מסביר למה יש גידול בשכירות. אני לא רוצה לגעת בדיון הקודם, אבל שירה נוגעת בנקודה חשובה. השאלה מה הגידול באחוזים. תנו לי שתי דקות אני מגיע לזה. קיבלת דיברנו על זה גם בדיון הקודם, על המוביליות התעסוקתית, על הדור הצעיר שרוצה לצרוך שירותים ולא להשתעבד לדירה. אנחנו מדברים היום על הריבית, זה שהריבית עולה ומקשה על יזמים היא גם מקשה על דיירים לרכוש דירה. ברגע שרוכש פוטנציאלי יודע שהוא הולך לשלם משכנתא של 6% ריבית, רגע, אולי נכון לי ללכת לגור בשכירות ארוכת טווח במחירים יציבים? אז אני חושב שיש פה מספר מגמות שניתחנו אותם בדיון הקודם וחבל לחזור עליהם, אבל הן מביאות אותנו למסקנה אחת מאוד פשוטה וברורה, שאנחנו נמצאים היום במה שנקרא, בעיית ביקושים הפוכה.

יש לנו הרבה יותר ביקוש למוצר הזה שנקרא שכירות ארוכת טווח ממה שאנחנו יודעים לספק לשוק. אנחנו עושים את זה היום בעצם בכלי המרכזי שלנו, שזה באמצעות חברת דירה להשכיר, באמצעות החברה, שיווקי קרקע שאנחנו עושים ביחד עם משרד השיכון שגם יושבים פה, ביחד עם רשות מקרקעי ישראל, הגענו עד כה לסדר גודל של 20,000 יחידות דיור. אבל כשאנחנו משווים את זה למדינות ה-OECD, למדינות המערביות המפותחות, אנחנו רואים שישראל נמצאת על פחות מ-1% משוק הדיור שנמצא בשכירות מפוקחת, כשבמדינות אחרות מגיעים ל-20, 30 וגם 60 אחוזים.

שצריכים להשלים. כפי שהצגנו בפעם הקודמת, אנחנו חושבים שהכלי של דירה להשכיר הוא הכלי המרכזי, המשמעותי, הציר המוביל, נקרא לו, אבל לצידו חייבים את השוק הפרטי, וחייבים את השוק הפרטי בשני כלים. ואני חושב שאלו הדיונים שאנחנו הולכים לעשות במסגרת חוק ההסדרים. הדיון הראשון שבא לפתחה של הוועדה זה בעצם הדיון על הנושא של התכנון. איך יוצרים מסלול תכנוני ייעודי לדיור להשכרה? והנושא השני זה איך מתמרצים גופים פרטיים כמו קרנות ריט כמו יזמים וכן הלאה? אנחנו אומרים את זה בצורה ברורה. המזור לבעיית הביקושים ההפוכה שהגדרנו קודם לא יכולה לבוא רק מדירה להשכיר, היא חייבת את השוק הפרטי. אם השוק הפרטי לא יהיה פה בהיקפים משמעותיים וייצור את ה-scalability הזאת שאנחנו מדברים עליה כל הזמן של איך יוצרים עוד דיור להשכרה, לא יהיה פה שוק. אנחנו נשב פה בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנים ונגיד איך לא באנו ועשינו את הפעולות הנדרשות. עד כאן אני מסכים איתך. מה שאנחנו רוצים להציג היום, ואם תרצו נפתח את זה גם לנושאים נוספים, אבל מה שאנחנו רוצים להציג היום זה בעצם חשיבה חדשה על איך מתכננים דיור להשכרה. עד היום, שיהיה ברור, זה אולי יישמע קצת מוזר, אבל עד היום דיור רגיל למגורים למכירה ודיור להשכרה תוכנן בדיוק באותו האופן, בדיוק באותו האופן.

באו גופי התכנון, קידמו תכנון, לצורך העניין 400 יחידות במתחם, אחרי שקידמו את התכנון עכשיו מחליטים האם זה ילך למכירה או להשכרה. כמו שבעבר היו מתכננים שכונות כלליות,

לציבור כללי, ושכונות לציבור עם אפיונים שונים למשל הציבור החרדי. עד לפני 8-10 שנים עשו תדריך של איך בונים שכונה, בגלל אופי, כמות הילדים, הזה שזה ציבור שהוא יותר מוטה תחבורה ציבורית וכו'. ואני מאוד בעד הדבר הזה, מאוד בעד ההסתכלות שבאמת אתה לא יכול, כל מוצר הוא לא שווה לכולם. אותו דבר גם באוכלוסייה הערבית. סוג צורת הבניה, ההתייחסות לבעיות האובייקטיביות שקיימות שם גם מבחינת תכנון ובניה וגם מבחינות אחרות. אז אני חושב שהרעיון הוא נכון,

האם ההצעות שאנחנו מדברים עליהם כרגע, במסגרת חוק ההסדרים, יכול להיות שהיה מצופה שכאן יהיה דיון יותר רחב, יותר מעמיק ויותר גדול, כדי ליצור באמת מסלול, וזה מסלול שצריך אולי לקבל אפילו ביטוי גם בוועדות, אם זה ועדות מחוזיות, אם זה ועדות אחרות שזה תכנון אחר. זאת אומרת יכול להית אפילו ישיבות ועדות משנה או ישיבות ועדות רישוי שמיועדות עם אנשים ספציפיים שיותר מהתחום שמסתכל גם על הספציפיות של הדירות להשכיר וכו'. השאלה, האם זה מה שנמצא כאן על השולחן עכשיו? או שמה שנמצא כאן על השולחן זה כמה כלים שרוצים לחזק את העניין הזה, אבל עדיין לא מטפלים בו? זאת השאלה. עכשיו, אני לא אקרא לשאלה הזאת בשמה, האם זה היה ראוי וזה נכון שזה יהיה בחוק ההסדרים, או בדיון מפוצל אחר רגוע יותר רחב יותר, עמוק יותר? אבל אני נותן לכם את הצ'אנס, בואו נתחיל. אם נשתכנע שאנחנו עושים דבר נכון, אפילו אם זה שלב אחד בדבר אבל עשינו אותו נכון, אז נתקדם עם זה הלאה כמה שאפשר.

שאמרתי זה עד ההצבעות, ההצבעות אתם יודעים, אני כרגע אצלי אין לי סדר יום להצבעות. אני מזכיר לכם רק שלא תשכחו. אז אם אני רגע צריך לתמצת ולמקד את מה שאנחנו הולכים להציג היום לבקשתך,

אנחנו בעצם הולכים להציג פה תפיסה חדשה לאיך מתכננים,

אתם תראו תכנון שונה לגמרי, עם הסתכלות שונה לגמרי, אבל לעשות את זה לבד כנראה לא ייתן את התשובה. החלק המשלים, החלק השני, המשלים של התדריך תכנון שאנחנו הולכים להציג עכשיו זה גם תוספת זכויות. חייב להיות לצד התכנון החדש תוספת זכויות ותוספת זכויות משמעותית לעומת המגורים למכירה. אנחנו מציעים פה מודל של פי שניים או פי שלוש, אנחנו תכף נכנס לפרטים. שבעצם בפרויקט שמתוכנן באופן ייעודי לשכירות ארוכת טווח עם כל היתרונות לשוכר שדיברנו עליהם בדיון הקודם, מי שבעצם יקדם את התכנון הזה במתחם שלו, בקרקע שלו, יוכל לקבל פי שלוש זכויות, תכף נציג את זה. ואני מציע שנצלול ישר, ברשותך, לתוך תדריך התכנון, תראו את העבודה שעשינו, נשמח גם כמובן, לשמוע הערות ולפתוח את זה לדיון, ואז נציג את תוספת הזכויות שאנחנו חושבים שצריך להכניס לכל אחד מהמתחמים שקודמו באופן הזה.

אבל אז גם עלול להתפתח שוק, אני נוגע וחוזר חזרה לאיפה שאתה נמצא, עלול להתפתח שוק שיזמים יחפשו מתחמים או קרקעות או מקומות שבהן אופי הבינוי באותו אזור הוא אופי רגוע יותר, נקרא לזה ככה, ובלי קשר למה הולך לקרות בכל האזור, יתלבשו על מקום מסוים, ואז הם באים עם הקפצה של פי שתיים פי שלוש. זה דבר שהוא יכול להיות incentive מצוין, אין ספק. השאלה איך תיראה המדינה, ואיך תיראה אותה שכונה ,ואיך תראה אותו עיר כשאתה בא עם עוצמות כאלה שלא מתכתבות עם התכנון הכוללני, ועם התמ"אות למיניהם ועם כל החשיבה. אלא אם כן אין חשיבה, אז בוא נבטל את הדברים הכללים, ונלך ישר לדון כל פעם במשהו מסוים.

רק חשוב להדגיש שוב דבר פה זה לא עקיפה של מערכת התכנון. הכל צריך לעבור תכנון בוועדות מחוזיות, בוועדות מקומיות בהתאם לסמכות. הכל ידון בוועדת התנגדויות. לא זה לא עקיפה עם ק', זה אכיפה עם א' וכ'.

יכול להיות שנסביר את אותו מהלך כשנגיע לזה. יושב הראש, אני חושב שזה מוצר ייחודי, יכול להיות שהוא לא יתאים לכל מקום. דיור להשכרה קיים והוא ימשיך להתקיים בצורות שהוא התקיים עד היום. זה מסלול נוסף. אני נותן לכם טעימות זה הכל, על מנת להכווין אתכם. אז תסבירו גם לאן הוא מתאים לדעתכם. אני מציע שהם יציגו את התדריך, שאני חושב שהוא עושה סדר מאוד טוב בנושא הזה של מה הרעיון שהוביל, הרעיון המסדר, ואז.

אנחנו לא מציגים את ההיפך, אנחנו רק אומרים אם יוגדר שיהיה מקום מסוים שיהיה בו את המגורים לשכירות ארוכת טווח, אז איך צריך לעשות את זה?

אתה שואל על האיפה וזה נכון, צריך לעשות דיון על זה. אבל אנחנו עכשיו מדברים ורוצים להציג את האיך. רגע, לא אין שום התייחסות פה לאיפה. אבל אדוני היו"ר זה לא שונה מכל ייעוד אחר שמתכננים ומוסד התכנון בודק גם את המקום והתשתיות הרלוונטיות. לא חשבתי שכתוב לי פה ארלוזורוב פינת דיזינגוף. אני אומר אין התייחסות למה קורה מסביב לאותו אזור, בסדר אנחנו נגיע לזה. אני רק מכניס אתכם לאווירה. אז ליהי דרלי מאגף התכנון אצלנו תציג את התדריך. כן, אבל היא חייבת לשבת במקום שהרמקול מגיע, ופה זה לא המקום הנכון גם אצלך לא, אז תחליפו. זה שנהייתי גם האיש הטכני פה זה מחמיא לי. זהו, בדיוק תשבי שם כי זה מגיע יותר קרוב. שומע אותי?

בוקר טוב לכולם, אז אני ליהי דרלי מאגף תכנון בדירה להשכיר ואני הולכת להציג בפניכם באמת את תדריך התכנון אחרי עבודה מאומצת שעשינו. למדנו את הפרויקטים שקיימים גם של דירה להשכיר, גם פרויקטים אחרים שיש להשכרה ארוכת טווח, למדנו גם את התוכניות. רגע, מה תפקידך אני לא שמעתי? אני ממונה תחום תכנון בדירה להשכיר. למדנו גם את הפרויקטים הקיימים שיש בתוך המרחב של השכרה ארוכת טווח, וגם תב"עות שהחברה מקדמת ספציפית להשכרה ארוכת טווח ומתוך הדבר הזה כמו שאוראל אמר למדנו בעצם מה - - - עוד שאלה סליחה שאני חטטן כזה. מה התחיל קודם? זאת אומרת אתם התחלתם להכין תדריך ואז זה השתלב עם חוק ההסדרים? או שהייתה הצעה של חוק ההסדרים ואז הכנתם תדריך? אני אענה על זה, התדריך הוא תוצאה של - - - באמת חבר'ה,

באמת הכל מתועד. החלטת הממשלה של חוק התוכנית הכלכלית של 2021-2022 הנחתה את דירה להשכיר להכין כזה תדריך. כבר אז הבנו שאנחנו שוקלים. אני חייב להגיד שהצד הזה הוא צד שלא טבעי למשרד האוצר. משרד האוצר תמיד התנגד לקבוע ייעוד של השכרה בקרקע, יש פה חשש של שחיקת ערך. אנחנו הולכים לזה אחרי שהבנו שהניצול המיטבי של הפרויקטים האלה יהיה דרך התכנון. פספסנו הרבה ערך משקי בשביל תכנון ייעודי להשכרה, ובהמשך לחוק ההסדרים הקודם שהנחו אותנו להכין את התדריך ולבחון אותו - - - תסביר לי לגבי הערך המשקי אני לא כל כך הבנתי. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. כשאתה מתכנן פרויקט להשכרה אתה מנצל הרבה יותר טוב את יכולת התכנון של הפרויקט הזה מראש. שזה אומר לדוגמה, גם קהילתיות יותר טובה בתוך הפרויקט, דירות יותר מותאמות לאוכלוסיה. לא אבל איפה ההפסד? אמרת שמבחינת המדינה, מבחינת האוצר אמרת. למה לא הייתם אמורים לאהוב את זה לכאורה?

עד היום יזם שבונה פרויקט ומוכר אותו אחרי 20 שנים זה מה שעשינו עד היום בפרויקט להשכרה. פה אנחנו הולכים למקום של ייעוד קרקע להשכרה, זה אומר שלצמיתות הפרויקט הזה יהיה דירה להשכרה וכל המודל הכלכלי של הקרקע משתנה. ומה אתה מפסיד? את המיסוי? קודם כל המדינה היא בעלת הקרקע. הציבור יפסיד פה כמות מאוד מאוד גבוהה של הכנסות. אמרת המדינה היא בעלת הקרקע? במרבית קרקעות ישראל הציבור הוא בעל הקרקע. לא זה לא המדינה. מדינת ישראל. הציבור הכוונה שלי מדינת ישראל. ההכנסות ממכירת הקרקע צריכה לבוא לציבור. הציבור בעצם היום, אנחנו כאילו, כמשרד האוצר, רואים לנכון לשחוק פה את ערך הקרקע מצד אחד בגלל שאנחנו קובעים פה ייעוד להשכרה, אבל מצד שני אנחנו רואים את התועלת המשקית של התכנון הייעודי להשכרה בגלל תוספת יחידות הדיור, בגלל יחידות הדיור הקטנות, בגלל הקהילתיות, החשיבה על הולך הרגל, החשיבה השכונתית. אתה כבר גונב לו את כל המצגת. אוקיי אז אני אתחיל במאפיינים הייחודיים שיש להשכרה ארוכת טווח בכלל, עוד רגע לפני שאני מתחילה לרדת לרזולוציה של התכנון. אז אנחנו מדברים על, בעצם, בניין בבעלות אחודה. זה מה שמאפשר לנו בעצם את האפשרות של ההשכרה ארוכת הטווח, קומפלקס שלם ומנוהל. זאת אומרת אותו שוכר יודע למי הוא צריך לפנות אם יש לו איזושהי בעיה בתוך הדירה.

גבולות הגזרה של בעלות אחודה, היועץ המשפטי.

בעלים אחד על כל. בעלים אחד - - - אחוד או לא חשבתי בעלות אחודה שאם יש סוג של כמה בעלים. מה גבולות הגזרה? לא, יכול להיות שותפות של כמה בעלים על אותו מתחם. שכל הבניין כולו שייך לאותם בעלים. זה ברור לכולם שיש כתובת אחת שאליה פונים מצד כלל הגורמים. כי יש גם בעלות רגילה שהיא אותו דבר.

לא ראינו שבנוסח כתוב שכל הבניין הוא בבעלות אחודה, אבל שכל יחידות הדיור בבעלות אחודה. כן? כן, כל יחידות הדיור להשכרה בבעלות אחודה. אני רק דייקתי דברים שנאמרו בוועדה, לא כל הבניין אלא כל יחידת דיור להשכרה. אני יודע שזה לא זה לשאול, אבל אני כן שואל כי אני רוצה להבין את גבולות הגזרה. הבעלות האחודה לפי הצו וגם לפי התוספת השלישית היום, חלה על הדירות שחלה עליהן התוספת. אם יש שימושים אחרים, למשל קומה ציבורית באותו בניין ,כמובן שהקומה הציבורית תהיה בבעלות הרשות המקומית.

אבל אם נגיד אני עושה בניין הטרוגני, שלא כולו להשכרה חלקו להשכרה וחלקו לא, אז יכול להיות מצב שאני הבעלים רק של הקומות להשכרה ומישהו אחר הוא זה? כן אפשרי לחלוטין. יכול להיות משרדים ותיירות. משרדים לא משנה, או חנויות פלאפל. יכול להיות שבהגדרה הזאת, אם מחר אתה מדבר גם על תנאים נוספים של ניהול משותף והכל,

אם אתה בא ואומר לי תשמע בעלות אחודה כדשי שהעסק יעבוד והכל אני חייב שכל הבניין יהיה מתחילתו ועד סופו. אי לי בעיה שלאותו בן אדם שהוא מתחילתו עד סופו יש לו חלק להשכרה וחלק לא להשכרה, אבל זה אדם אחד.

כי יש לך עוד אלמנטים פה. ובאלמנטים האלה, אני מעלה את זה כרגע. זו נקודה מאוד נכונה, אנחנו חשבנו על זה הרבה והיו לנו הרבה דיונים על זה, כרגע הנוסח שבסופו של דבר החלטנו שאנחנו חושבים שהוא נכון זה להתייחס רק לרכיב של השכירות.

כל יחידות הדיור שמיועדות לשכירות הן בבעלות אחודה, ואם יש חלק מסחר או וכו'.

אני שמה רגע בצד את עולם המשרד וצרכי הציבור שצריכים להיות בתוך הבניין, ומדברת רגע רק על המגורים. מתוך המאפיינים של התכנון אנחנו סבורים שהבניין צריך להיות שכירות ארוכת טווח בלבד ולא שילוב של שכירות ומכירה. אבל זה נכון כמו שאמרו פה, יכול להיות בעלים יחיד למגורים להשכרה, ובשילוב של מסחר. את זה צריך לבדוק את זה מבחינה חברתית וסוציולוגית צריך לבדוק. האם נכון שיהיו במקום רק? אנחנו בסוף אני מזכירה, נמצאים בתוך שכונה ולא רק. זה ההבדל בין המצב הקיים היום בתוספת השישית . שהיא מערבבת שימושים מה שנקרא.

לבין ההצעה כרגע שהיא הצעה שמדברת על מתחם כולל. וזה לב העניין, אנחנו צריכים לבוא ולהשתכנע מה רע במצב היום איפה צריך לתקן?

אבל זה שיקול גם שאנחנו משאירים למוסד התכנון בסוף לקבוע את התנאים האלה.

וכמובן שגם תמהיל ישחק פה כי תמהיל של דירות, אם אתה הולך רק על דירות קטנות של סטודנטים, אז הפכת את זה לפנימייה של סטודנטים. יכול להיות שזה טוב אני לא יודע, אבל יכול להיות שזה לא. אוקיי. אני אעבור על המאפיינים הייחודיים של התכנון דיור להשכרה. כתבתי פה בעיקר את המאפיינים המרכזיים. דיברת על תמהיל, אז אנחנו באמת סבורים שתמהיל המגורים צריך להיות יחידות דיור קטנות ביחס למכירה, אבל לא דירות יחיד של מעונות סטודנטים. אני אקח אותך רגע לעמוד אחד אחורה. חוויית מגורים קהילתית. למה את מתכוונת? אלו מילים חשובות לומר אותן, השאלה למה את מתכוונת בפרקטיקה.

אנחנו מזהים בהרבה מאוד פרויקטים שלנו באמת בגלל משרד הבית קטנים ויש הרבה מאוד צעירים ויש משפחות צעירות שיש חווית קהילה בתוך הבניין. אנחנו רואים שהיזמים שלנו יוזמים פעילויות כאלה. הדלקת נרות בחנוכה, חגיגות פורים. אה את מתייחסת כרגע לעניינים,

חשבתי שאתם באים ואומרים שבבניין אני חייב שיהיה לפחות אולם קטן פנימי, חדר כושר, פינג-פונג וזה אני יודע.

זה עובד הדבר הזה? קודם כל זה קיים, גם במכרזים שאנחנו. אני רציתי קודם כל להראות את המאפיינים בשביל אחר כך לדבר בעצם איך זה בא לידי ביטוי. אוקיי אז אני לא אפריע לך, אני מבטיח להשתדל. אמרתי שאני מבטיח להשתדל. טוב אז אני אתחיל, ובשביל לא לבלבל אני אתמקד בשקף הזה, אז אני אתחיל מתמהיל המגורים. אז אנחנו באמת סבורים שמדובר על יחידות דיור קטנות, כמו שאמרתי לא יחידה אחת, אלא חדר, שני חדרים, שלושה חדרים. בעיקר 3-4 חדרים. בעיקר שלושה עד ארבעה? זו לא הרוח שאני קיבלתי. זה בין 2-4 חדרים. אני יכולה להראות בהמשך באמת את הפריסה של התמהיל. אבל בסוף כל תכנון, כל תכנון כאן יותאם לתכנון הספציפי של השכונה כמו שאמרת, באוכלוסיות אחרות, באוכלוסייה חרדית באוכלוסייה ערבית אנחנו נתאים את אותו תמהיל בהתאם לצרכים הספציפיים של האוכלוסייה. סליחה,

כן כן. אבל איך אפשר להתאים כשאתם אומרים פה צפיפות מינימלית, האם זה לא בהכרח יוצר יחידות דיור קטנות? בדיוק, זה התנגשות. יהיה קשה להגיד פה אנחנו עושים רק דירות גדולות כשהצפיפות שקבעתם מראש היא מאוד מאוד גבוהה באותו מתחם. ושאלה נוספת בהקשר הזה זה מבחינת התפיסה, האם אנחנו לא רוצים למשוך בעצם אוכלוסיות שהן היום פחות שוכרות,

זאת אומרת היום המצב הוא שמי ששוכר הוא בעיקר אנשים צעירים או משפחות צעירות, סטודנטים, אנשים בודדים. האם אנחנו לא רוצים בעצם למשוך אוכלוסיות נוספות? לעודד גם את המשפחות היותר גדולות להגיד אוקיי אנחנו לא קונים. אני אשלים את מה שאומר גלעד. כי חלק מהניסיון לשינוי של המאפיינים של הדיור במדינת ישראל הם לא רק אצל הצעירים, גם היום שכירות היא עובדת, רק היא שכירות לא מוסדרת, היא שכירות בעייתית, אנחנו רוצים להסדיר אותה. מה שאומר גלעד, יכול להיות שאנחנו צריכים לכוון, ועוד פעם, זה סותר קצת את הדברים האחרים שהגשתם. אבל יכול להיות שצריך לכוון דווקא למשל תיקח דוגמה של משפחה שאנחנו אוהבים לקרוא להם משפרי דיור. משפחה שיש להם כבר היום 3-4 ילדים, אני לא מדבר איתך על 8-9,

משפרי דיור כל אחד, ונמצאים בדירה קטנה על הפנים שהם הצליחו לרכוש כשהם היו צעירים ויפים מה שנקרא, וזה בלתי אפשרי לחיות ככה. הם לא מצליחים להגיע להיות משפרי דיור גם אם הם ימכרו את הדירה שלהם הם לא מצליחים להגיע. יכול להיות שהם גם היום שוכרים דירה. יכול להיות שגם בגלל זה הם הולכים לשכור. ולכן אני חושב שכדי לשנות הרגלי חיים, זה בעצם שינוי של הרגלי חיים. כי אנחנו ידענו כל אחד מאיתנו ברגע שהוא התבגר זה שהמטרה שלו זה להגיע לדירה. קודם כל שתהיה לי לדירה. ברגע שאתה מוריד את הלחץ הזה מאנשים, אני מדבר איתך בעוד 10 שנים 15 שנים, זה תהליך שחייב להתחיל היום, התחיל כבר קודם. אז צריך גם לכוון כשאתה עושה תדריך וכשאתם בונים לכם את המערכות ואת הרצונות ,להתייחס גם לאוכלוסיות הללו, כי זה בסוף מביא לך אקורדיון יותר רחב. אני אתחיל מהשאלה השנייה ואז ליאור יענה על השאלה הראשונה. כשאנחנו מנתחים את אוכלוסיית הצעירים, או את אוכלוסיית השוכרים, אנחנו רואים ש-58% הם צעירים, כשהגדרה של צעירים זה לא רק סטודנטים, אלא גילאי 25-44 זו ההגדרה, ויש כמעט התפלגות נורמלית בגילאים האלה.

מה המאפיינים שלהם?

לא, יש זוג, זוג עם שני ילדים. זה די מתפרס ודי משתנה, אנחנו רואים את זה בכל קבוצות הגילאים וסטטוס החיים.

מה שכן צריך להגיד זה שהיום בשוק, בקידום פרויקטים למכירה אנחנו רואים טיפוסים של בניינים של 3-4 חדרים דירות גן דירות פנטהאוז, אלה פחות או יותר הטיפוסים. כבר כמעט ולא קיימים היום דירות של 2-2.5 חדרים. זה כמעט ולא קיים בדירות למכירה, כי זה כנראה מוצר שפחות מתאים למכירה. מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה איזשהו תמהיל, ואתם יכולים לראות אות פה, תמהיל של דירות שניים שלושה וארבעה חדרים. אני מבין את העמדה שאומרת בואו ניתן את זה כפתרון לכולם ואולי נעשה גם דירות גדולות יותר. אבל צריך גם לקחת בחשבון בסופו של דבר, שיש פה עניין של כלכליות.

אנחנו יכולים לבוא ולהגיד בסדר, נשים גם דירות גן, ודירות גג ופנטהאוזים וכן הלאה, אבל זה לא ייפול לנו על הצורך הכלכלי כי בסופו של דבר אנחנו שמים פה מעמסה על הקרקע. אנחנו באים ואומרים אתה עכשיו תשכיר את הדירות האלה באופן פרמננטי.

הדירות האלה יצטרכו להיות מושכרות לצמיתות, לטווח מאוד מאוד ארוך, וחייב איזשהו מודל כלכלי. ככל שאנחנו לוקחים דירה קטנה יותר, התשואות בגין כל עלות השקעה יכולה להיות גבוהה יותר, ואז בעצם המודל הכלכלי יכול להיתפס.

בסופו של דבר כמו שהציגו פה גם באגף תקציבים אנחנו לא מחליפים את מוסד התכנון, אנחנו פשוט שמים איזשהו תדריך של גבולות גזרה או כיוון מחשבה של איך צריך להתמודד עם זה. ליאור אתה רוצה לענות על השאלה הראשונה?

אני רק אגיד שהרבה תופעות שדיברתם אנחנו רואים כבר היום בשוק הדיור להשכרה. גם את התחלופה וגם את הגיוון. ומה תפקידך בכוח? רכז דיור וחדשנות. הביקושים ואיפה שאנחנו לא מצליחים לתת מענה זה בדירות שלושה חדשים פלוס מינוס. תזכרו שגם לפעמים זה 2.5 ו-3.5 וממש יש מחסור בזה. אפשר להגיד באזורים מסוימים למשל בעיר מודיעין גם במגורים,

אבל בשכירות זה המוצר המבוקש, אלו הדירות שהכי ניגשים להגרלה, אלו הדירות שהיזמים גם מבקשים, כי אם הוא מקבל פנטהאוז חמישה חדרים לפעמים הוא נשאר גם שמונה חודשים. לא אבל זו לא הייתה השאלה.

זה נושא ראשון.

גם בהיבט של הגמישות, אם אנחנו מסתכלים טיפה החוצה, אנחנו רואים בלא מעט פרויקטים, אפשר להגיד, תופעת הקן המתרוקן המון זוגות שכבר הילדים יוצאים עוברים לגור בשכירות ומוציאים החוצה לשוק דירה להשכרה אולי אחרת יותר גדולה ויש שימוש יותר יעיל בעצם של משאבים והמטרים המנוצלים שנמצאים באזור. ואנחנו לא פוסלים, אוראל אמר את זה בסוף, אנחנו לא פוסלים שיהיה אזור עם תמהיל של יחידות דיור יותר גדולות. זאת השאלה, איך עושים את זה עם הצפיפות המינימלית שאתם מציעים? האם הצפיפות המינימלית שאתם מציעים לא בעצם מונעת בפועל תמהיל של 30% דירות, גדולה וגדולה מאוד. היא לא מונעת, היא מייצרת תמהיל יותר נמוך וגם צריך לזכור. הפתרון הזה הוא בסוף תכנוני. זה מה שהתדריך הזה בא לעשות. זה אולי לא מופיע פה, התדריך הזה יותר ארוך ממה שאתם רואים. אבל המבט התכנוני הוא משתנה. זה יכול לדבר על זה שלא יהיה ממ"ד בכל דירה אלא יהיה ממ"ק, זה יכול לדבר על זה שנפחית את סטנדרט כיווני האוויר, זה יכול לדבר על זה שנפחית את סטנדרט המרפסות. באמצעות תכנון יותר יעיל המטרה היא לייצר יותר דירות בקומה, ולהגדיל את הצפיפות של מספר יחידות הדיור לדונם. זו בעצם המטרה במודל הזה. זה לא נותן תשובה למה שהוא שאל. לחלוטין לא, ואין שום אפשרות לתכנן כזה דבר, אין פה שום תכנון. אני אשמח לקבל חיבור בשם השלטון המקומי בבקשה. ובוודאי גם קיים כבר היום פרויקטים כאלה שהקדימו את זמננו. חוזרים ואומרים יהיה תכנון יהיה תכנון, זה לא אומר שזה נכון. איך יהיה פה תכנון? מה שאתם עושים זה למנוע תכנון. רגע רגע, סדרי הדיון זה הם מציגים, אנחנו שומעים בסבלנות כל אחד רושם לעצמו את הערותיו, ואז מתפתח דיון. מתורבת כמובן.

אוקיי אני אמשיך לשאלתו של גלעד, אנחנו באמת עשינו איזשהו פירוט של תמהיל יחידות הדיור שהוא המלצה וכמו שאתה רואה,

כן אנחנו שמנו תמהיל של דירות גדולות באחוזים יותר קטנים אבל כן בשביל לתת מענה. אנחנו מסתכלים על אותה מצגת?

אנחנו שאלנו גם אני וגם יושב הראש בעצם על הכותרת של העמוד הזה. אתם אומרים שתמהיל יחידות הדיור צריך להתאים לצרכי אוכלוסיית השוכרים בהווה. והשאלה היא האם אנחנו לא רוצים ליצור אוכלוסייה מעבר למי שכבר שוכרים בהווה? אני חושבת שליאור ענה על זה, אנחנו בתהליך משתנה, כרגע אנחנו מזהים שאוכלוסיית השוכרים הם עדיין משקי בית קטנים. ככל והדבר ישתנה בסוף יכול להיות שנחנו נזהה שינוי. ואנחנו גם עושים את זה היום, אנחנו מתכננים. יכול להיות שאם משפחה שהיום היא לא שוכרת כי אין לה איפה לשכור לטווח ארוך. משפחה עם שלושה ילדים לא רוצה לעבור בכל שנה דירה, ולא רוצה להיות תלויה בחסדי השוכר כל שנה כי יש עניינים של לימודים וגנים ודברים כאלה. יכול להיות שאם משפחות גדולות יהיה להם את הביטחון הזה שאם הם יוכלו לגור במקום מסוים מינימום עשר שנים, אז הם כן ילכו לעניין של השכירות, ואנחנו נראה - - - היא שונה. זה נכון, אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון לחלוטין, והוא כבר היום קיים והוא ימשיך להתקיים. בפרויקטים שדירה להשכיר משווקת יש גם יחידות דיור גדולות שמבטיחים שכירות ארוכת טווח לחמש ועשר שנים בדירות גם כאלה. אני חושב שהמוצר הזה, בגלל שהוא כמו שדיברנו, הוא מייצר צמיתות לנצח ומשנה את המודל הכלכלי שעד היום התנהלו לפי שכירות ארוכת טווח, שהמודל התבסס בין היתר על המכירה בתום אותה תקופת השכירות, אז במודל הזה, כמו שאוראל אמר בצורה מאוד נכונה, אתה צריך לשנות את המודל הכלכלי ולתאים אותו כך שהוא יעבוד גם פה.

שם ותפקיד? מנהל התכנון, יועצת מנכל מנהל התכנון, מיכל מטרני. מבחינה תכנונית אני עוזבת את עניין הצפיפות רגע, אני אדבר יותר על המודל. היתרון של צורת התכנון הזאת הוא שבאותו מבנה יש בנוסף ליחידות הדיור יש שטחים שהם שטחים לרווחת הדיירים. בתפיסה התכנונית הזאת אני יכולה לספק שהיא יותר קטנה, 80-90 מטר גם למשק בית של 5-7 אפילו 8-9 נפשות כשהן מקבלות מענה לחלק גדול מהצרכים שלהם מחוץ ליחידת הדיור בעצם אזור מגורים אחר.

יותר מועדון דיירים, בתוספת של בית כנסת, בתוספת של גני ילדים. זאת אומרת אני בונה מבנה שהוא לא מגורים נפרדים כמו שאנחנו רואים אותו היום אלא משהו אחר. זה בעצם מוצר תכנוני חדש. אני רוצה עוד התייחסות ברשותך,

לשאלה של גלעד, כי זאת שאלה חשובה ואני לא רוצה שתרגישו שאתם לא מקבלים עליה תשובה מלאה. אתה צודק,

אתה צודק אם היינו במצב כמו במדינות אחרות באירופה שיש מלאי של 100-300 אלף יחידות כאלה. ואז אתה אומר איך אני נותן מענה גם למשפחות הגדולות שצריכות את הפתרון? אבל בואו חברים לא נתייפייף, אנחנו לא שם. אין כרגע פרויקט אחד אפילו שמתוכנן בצורה הזאת. השאלה שלך נכונה היא רק מקדימה את עצמה באיזשהו עשור פחות או יותר. כשנציג למצב שיש לנו 100,000 יחידות דיור כאלה,

התחלתי להפריע לו באמצע אבל הפסקתי שאני יכול להבין שתאם הולכים בטור. אבל אני צריך לראות את הטור. אתם באים ואומרים אנחנו מטפלים כרגע במקום שיש בו באמת את הסוג שיש בו הכי הרבה ביקוש. אבל אם אתם תהיו ממוקדים רק בזה, בסוף, אם זה יצליח כל העניין הזה, אז זה רק מה שיהיה, וזה מה ששואל גלעד. כי הוא אומר בסוף לא תייצר את השינוי שאתה רוצה גם בזה. אבל אוקיי, אנחנו התפלספנו יותר מידי, הלאה. אני אחזור לשקף הקודם, באמת למאפיינים של דיור להשכרה בעקבות תמהיל המגורים הקטן, יש עוד מאפיינים כמו אנחנו ממליצים באמת להשתמש בממ"קים, במרחב מוגן קומתי במקום מרחב מוגן דירתי. הדבר הזה מאפשר לנו גמישות ברמת הבניין, לתכנן את הבניין ולייצר דירות הרבה יותר איכותיות, דירות שבהן הממ"ד הוא מחוץ לדירה, הן דירות יותר טובות. וגם בצורה הזאת בעצם הממ"ק. איך זה משפיע היום זה שהממ"ד? הממ"ד היום הוא חדר בדירה.

הן לא יותר טובות,

הבניה יותר זולה. זה משפיע בשני פרמטרים. הפרמטרים הראשון זה בסוף אחרי שאתה עושה תוכנית ומגדיר זכויות בניה וכן הלאה, יש את התצורה שבה מעמידים את הבניין עצמו. ככל שאתה שם פחות עמודות של ממ"דים - - אתה פחות מוגבל. - - ככה היכולת שלך לשחק ולהיות גמיש יותר, גם עם כיווני האוויר, גם עם ניצול התכסית, הוא הרבה יותר גבוה.

ועוד פעם אני חוזר תסלחו לי על זה, ההיבט של הכלכליות. לשים עמודת ממ"קים במקום 12 עמודות ממ"דים זה אירוע אחר לגמרי. אגב, זה גם משפיע על החניון התת קרקעי. במקום שיהיו לי עכשיו עמודים עם כלונסאות עם עומק עד 10 מטרים.

אבל רגע אתה עוררת אותי לחשוב עכשיו על משהו אחר ותכניסו את זה אולי, וזה גם נותן תשובה אולי גם לגלעד, אבל תכניסו את זה אולי לראש כי זו הצעה שלי, אני לא אבקש על זה תמלוגים, אבל יכול להיות שאפשר - - - רק ראשי ערים באים לדיון? אני מבקש רגע לעצור את דיוני הוועדה,

לא אני רואה שזה דיון לראשי ערים, כלונסאות עניינים.

מהסוג הטוב מה שנקרא. מה שלומך ידידי? טוב טוב. תוך כדי שדיברת על הגמישות יכול להיות שאחד הפתרונות, אבל צריך לחשבן אותם קודם, שיכול להיות, אתה מכיר את הדבר הזה של דירה גודלת עם המשפחה? זאת אומרת יכול מאוד להיות שאפשר לחשוב על אפשריות שזוג צעיר שכר לעשר שנים את הדירה ותהיה אפשרות אחר כך אולי לאחד דירות. או לעבור לדירה אחרת בפרויקט לדוגמה. זה כולנו יודעים, רק אני אומר יכול להיות מאוד להיות שזה יכול להפוך את זה למשהו. רבי יעקב אני כתבתי נייר עמדה על זה. הנה הוא הולך להוריד אותנו עכשיו לקרקע. לא, אני כתבתי על זה נייר עמדה. הרי מה הבעיה גם בשכירות ארוכת טווח וגם בקניית בתים? זה שרוב הדירות שנבנות היום נבנות בגודל של 100 ו-120 אז התשומות גבוהות, עלות הבניה. אמרנו לאוצר בואו נבנה דירות של 60 מ"ר לזוג צעיר. אז הוא אומר מה, אף אחד לא רוצה 60 מ"ר. אמרנו נשאיר שטח אדמה במגרש להרחבת הבניין. אמרו מי ייכנס שם? הרי בכל ההתחדשות העירונית אנחנו נכנסים בכל מקום. אם אתה מתכנן את הכניסה הזאת ואת ציר הכניסה, אתה משאיר אדמה בבניין לתוספת של 60 מטר. עכשיו, אריק שרון ידע לעשות משהו, אז הוא מכר בפריפריה עשרות אלפי בתים 60 מטר על רבע דונם עם היתר בניה עוד 60. בן אדם קנה 60 מטר, עברו 10 שנים, שיפר מצבו, בנה קומה שניה. באתי לאוצר אמרתי בואו נעשה דירה צומחת, מה שאתה אומר. הדבר הזה הוא גאוני והוא נכון אנחנו לא צריכים לפחד ממנו, אנחנו לא מצליחים להוזיל את המחירים. ומה התשובה הייתה? שאי אפשר, לא יודעים, אולי. לא יודעים אני מסכים. אני אומר לך שזה דבר ראוי לעשות. אני אומר לך שחוץ מאריק שרון, אני בעברי הייתי גם ממלא מקום ראש עיר באילת ויושב ראש ועדת תכנון ובניה, תקופה של שלוש שנים לפני הרבה זמן, וזו הייתה עיר חדשה. ואני קידמתי שם תב"ע על כל העיר. של אפשרות תוספת, זאת אומרת תב"ע שאתה לא צריך מה שנקרא, אתה צריך היתר בניה אבל אתה לא צריך תב"ע של תוספת. עשינו את זה אז בצורה הדרגתית וכמובן שזה באופן מושלם לפי אגפים, ממש אתה יכול לבנות. מתארגנים אותם ארבעה,

שישה דיירים באותו צד ויכולים לבנות. פה אני אומר את זה גם בהמשך לדיבורים שהיו לנו קודם, על זה שאנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים לשנות את הרגלי החיים במדינת ישראל שילכו לשכירות ויהיו רגועים ולא יצטרכו להיות במרוץ של דירה לכל החיים, אז זה חייב לתת גם תשובה למשפרי דיור שגדלים עם הדירה ולא שיתחילו לחפש את עצמם עכשיו במקומות אחרים. כן, זו שאלה נוקבת. כאילו האם הם יכולים לשלוף את התשובה? פרויקטים שלהשכרה של המדינה כבר רצים כמה שנים. מה ממוצע עלות השכירות של הפרויקטים האלה לחודש לשוכר? עכשיו הבאת אותם למקום . לא, תגיד לי כמה זה עולה? זה היה דיון בפני עצמו. ואז אתה תגלה שזה לא שכירות ברת השגה לקבוצות החלשות, זה בכלל לא רלוונטי. וגם מחיר המטרה בסוף נרכש על ידי מעמד ביניים גבוה. זאת אומרת שהמדינה מסבסדת מכל הכיוונים מעמד ביניים גבוה, את החלשים היא לא מסבסדת . זה נכון. זה החלק העצוב. אתה רוצה לתת לו תשובה? כמה שכירות קבועה בפרויקטים שהיו, בממוצע? אז אני אענה על זה בשני חלקים. לא, טעית. מספרים, ראשי עיר. חלקים זה לרדיו. רגע אני מדבר על מספרים. לא, השאלה היא מדויקת. תן לו תו לו. מחיר ממוצע לשכירות על פני שלוש השנים האחרונות של שכר דירה קבוע בפרויקטים שלכם? אז לצערי בדיון הקודם שהיה פה, שבו הצגנו את כל המספרים לא היית.

תודה על הנזיפה, אבל זה לא יקל עליך את הנסיבות שתדע. ולמרות זאת אנחנו נעביר כמובן את כל הנתונים כדי שיהיו לך. אבל רגע אני רוצה לענות כי שאלת שאלה חשובה אז תן לי לענות עליה. הפרויקטים של מכרזי דירה להשכיר נותנים מענה בשני אופנים, אחד כל הדירות, אבל כל הדירות 100% מהדירות הן בשכר דירה קבוע.

בטח היום כשאנחנו רואים - - - מה עם המספר? רגע.

קבוע שאלתי, זה כבר בגוף השאלה קבוע. זה אומר את הדבר הבא, שדייר שסגר חוזה בשנת 2023. מכירים, אל תלמד אותנו את המודל. זה אחד.

בין 25% ל-50% מהדירות הן בשכר דירה מופחת של 20% מתחת מחיר השוק. אבל השוק עלה ב-20% בשנתיים. אז את מי הצלת בשנתיים האלה? השוק לא עלה למי שגר בדירה להשכיר.

איך קוראים לך אדוני?

כמה כסף?

זה נע ומשתנה. אין לי פה את כל הטבלה של הנתונים. תגידו מספר. פתאום אתם לא טובים במספרים? דירה בירוחם או דירה בהרצליה? אין בירוחם את הפרויקטים האלה, אל תגיד לנו דברים שאתה לא עושה. תעשה את זה בירוחם, תעשה בטבריה, תעשה בקרית שמונה נראה אותך. אז תן לי לחדש לך, הוצאנו - - - מה עושים? לא עושים כלום, אל תספר לי סיפורים. לא עושים כלום. אין בשום מקום בפריפריה פרויקט כזה. אני אשמח לקחת אותך לסיור כמה כסף? בינתיים היה דיון מילולי, כמה כסף? אני אומר שוב, המספרים לא לפני, זה לא היה מהות הדיון,

אבל זה מיכאל, אני לא - - - לא, אני רק רוצה לדעת כמה כסף. אתה יודע מה? עשו מחקר מי נהנה ממחיר מטרה? איזה קבוצות ומה גודל ההכנסה שלהם? לא, זה לא התחום שלו. עשית מחקר מי נהנה מדיור להשכרה? איזה קבוצות? מי השתתף בזה?

אז כמה כסף ומי ננהה? עוד פעם, אם היית . אז תגיד את הנתונים, אתה יודע אותם. רגע שניה, אני לא מתחמק משום שאלה. בינתיים לא נתת שום תשובה. אני חושב שיושב הראש ראה את זה, אני לא מתחמק משום שאלה. הצגנו את כל הנתונים המספריים, אם תרצה תקבל רותם. טוב בקיצור תודה אוראל שמרחת אותי. אוראל אני אתן לו תשובה כמה זה אצלנו בחולון לפחות נתון אחד. רגע ארז ברשותך לפני זה, כי דיברו פה על הפריפריה, וכיליד הפריפריה אני כן אתייחס לזה. יש לנו פרויקטים בירוחם, 81 יחידות דיור, באשקלון,

מה זה 81?

קרית גת,

- - - רגע רגע רגע רגע אוראל, ה-81 של ירוחם באיזה סטטוס זה נמצא? במכרז. הבנת? אפילו אין קבלן זוכה. את זה לא ידעת, תבדוק את המודיעין. ובכרמיאל יש לנו 180. אין את זה, אין כלום. אין בקרית שמונה, אין בשלומי, אין במצפה רמון. אל תספרו סיפורים פריפריה אגדות. פתאום אתה שולף לי 81 שאף אחד עוד לא זכה במכרז? יש גם בכרמיאל. כרמיאל זה לא נחשב צפון, שם הרכבת מגיעה. תלך למקומות שאין רכבת. פריפריה זה מקום שאין רכבת. אילת,

קריית שמונה יש לנו עכשיו בתכנון גם. אילת זה בגלל שיש תיירות, העושר הנדל"ניסטי מושפע מתיירות, זה לא נתון רלוונטי. מיכאל תגיד לי מתי סיימת. אני אוהב אותך אז אני אפסיק עכשיו.

אני אגיד לך את האמת אני באתי לדיון הזה כי הוא נושק לסיפור של דיור בר השגה. אבל אני לא אוהב את הבלוף שהמדינה אומרת אני אעשה דיור בר השגה, ואני שואל מי נהנה מזה? האם אדם שמרוויח 6,000 שקלים?

הרי שכר מינימום נניח 5,000, אדם מרוויח 6,000, שניים הלכו לעבודה 10,000 שקלים הכנסה? האם הם יצליחו לקנות דירה בשיטות של המדינה במחיר מטרה מופחת? כלום, אין להם סיכוי. כי המשכנתא אפילו לא מתכנסת. האם הם ייכנסו לפרויקטים כאלה של שכר דירה ארוך? לא יכנסו. אולי אם יצליחו לעשות בירוחם, אבל עוד לא הצליחו, זה רחוק. הכלכליות שם נפגעת. אנחנו לאורך כל הציר, אנחנו פה בכמה וכמה דיונים אבל בנושאים שונים, גם בהתחדשות עירונית וגם בזה, אחת הבעיות הגדולות שיש לנו, שהכלכליות אם יש כלכליות בדברים מהסוג הזה, היא בדרך כלל באזורים מסוימים, באזורים שבו אתה יכול להגדיל אחוזי בניה,

אבל זה לא מה שכואב לי. רגע רגע דקה. ואז בעצם אתה גם לא מגיע. קודם כל אני מדבר איתך על הנושא של הפריפריה, וזה דבר שאני אומר כל פעם לאוצר, תסתובבו איפה שלא תסתובבו ותביאו את זה ככה או ככה או ככה, לא תתחמקו מזה שכדי לפתור את בעיית הפריפריה צריך להביא כסף.

אין משהו אחר. אפשר לקרוא לו tax credit ואפשר לעשות איתו ככה וככה ואחרת, שיטות יש הרבה, אבל בסוף זה כסף. אבל זה יותר חמור מזה.

זה יותר חמור, תן לי שניה אני חייב לעצור אותך. טוב אני לא יכול עליך. אני אגיד לך למה זה חשוב. כמה כסף אתה נותן כמדינה לאזרח במחיר מטרה? כסף, כמה כסף ויתרת הכנסה על שווי הקרקע? הרבה למישהו שפחות - - - אתה נותן מאות אלפים, אתה נותן בסביבות 400,

600. במקום לפזר את זה נכון יותר,

אתה נותן לאדם עם הכנסה גבוהה במחיר מטרה במרכז הארץ 400-500 אלף שקלים.

ומוותר על הכנסות מדינה.

היה גם 800. כן, ביחד לשווי הדירה בחוץ.. בראשון היה. אז אם הייתם נותנים בחצור 200-300 אלף לבן אדם. הוא היה מקבל בני ביתך בחינם.

200-300 אלף שאתה אמרה, זרקת מספר סתם אבל לא סתם.

200-300 אלף זה בדיוק בערך הפער כדי שפרויקטים של התחדשות עירונית יהיו כלכליים באזורים האלה.

זה הפער, זה בדיוק הפער. יותר גרוע מזה, המדינה נותנת בני ביתך בפריפריה, מסבסדת ב-100,000 שקלים לאנשים יזמים. תעבירו 200,000 למי שאין בית לאפס למי שיש בית. למה כל מגרש מסובסד ב-100,000 שקלים. אתה מכיר את זה אוראל? קודם כל מיכאל אני רק אזכיר, אני כבר לא עובד במשרד האוצר, אני בדירה להשכיר. אהה זהו ואני מנסה. אה אני נפלתי עליך על הכל, טוב אני אחכה, אבל אני אוהב את יעקב אשר אז זהו, אני אבקש שיביאו לי קפה ואני אירגע. מיכאל, איפה העוזר שלך שיעשה לך קפה? כן, תמשיך תמשיך. בנקודה אבל שנגעת זה נכון. זאת אומרת, שוב, זה גם עניין של החלטה. אבל מה שבעצם הם כרגע, אנחנו באמצע מה שנקרא לצלול לעניין הם בעצם מדברים על דבר שלא זאת הייתה כוונת המשורר אולי. הם באים ואומרים תקשיב, והוא אומר לך בגאווה, תקשיב לפחות קודם כל אנחנו עושים ככה, שאנחנו 20% פחות ממחיר השוק של אותו מקום. לא, זה רק חלק מהדירות. לא, הוא מדבר על החלק של הדירות להשכיר בדירה להשכיר. בדירה להשכיר לא כל הדירות הן ב-20%. בין 25-50 אחוז מהדירות בדירה להשכיר הן במחיר מופחת. הבנתי, לא משנה, על אותן האלה. ושיש ודאות במשך שנים. אבל עדיין השאלה שאומר מיכאל היא רלוונטית, כי אני לא צריך להתייחס רק למחירי השוק, זה שהשוק משתולל עכשיו, זה אומר שגם מה שחשבת מההתחלה שאתה הולך ומנגיש לאוכלוסיות חלשות יותר את הדיור בר השגה, הוא לא מנגיש בסוף.

כי הוא נשחק עם עליית המחיר והכל. מה שאומר מיכאל הוא מתכוון למשהו אחר. הוא מתכון שהמדינה באיזושהי צורה תדאג, אוקיי? למחירים שהיא תחליט, אלה המחירים של דיור בר השגה, לא מעניין אותי מה קורה בשוק,

אז אף אחד לא יבנה את הפרויקטים האלה. מי אמר? קודם כל זה נכון ולא נכון. בגלל שלמדינה יש כלי פיצוי, וכלי מיסוי. מיסוי זה על רווח. אנחנו מדברים על הפסד. מיסוי לא יעזור כשאתה מפסיד. בוא בוא בוא, אני לא מדבר איתך על 10 שקלים לדירה, כן? אני אומר עוד פעם, יש תמיד את הדיליי, כמה הדיליי של הרווח? גם רווח מתחיל ממשהו מסוים והופך - - - אם היית בונה דירות של 60 מטר בסובב תל אביב על אדמות מדינה בסבסוד של המדינה של הקרקע, איזה מחיר היית יכול להביא? ארז רוזנבוך יושב ראש דירקטוריון מגוריט, אנחנו השחקן הכי גדול בארץ בתחום הדיור להשכרה. היינו כאן בישיבה הקודמת גם. יפה, נכון. ואנחנו בעצם הפרקטיקה והשוק הפרטי. אני רוצה להתייחס למה שאמרת וגם לכל הדיון פה. רק לשאלה פה. אני אענה על השאלה תכף, אני אחשב לך את זה בשנייה. הדיון שאנחנו עושים פה ואני מתייחס למה שיושב הראש אמר בתחילת הישיבה, הוא לטעמי, מאוד חשוב ואולי אפילו קריטי לעתיד של האוכלוסייה במדינת ישראל. אבל אנחנו באמת עוסקים בשטויות. אנחנו מדברים על פתרון שלהערכתי לא יקרה, תכף תשמעו גם את הרשויות המקומיות למה זה לא יקרה. הסבירות שלו לצאת לפועל ברמה הכלכלית היום שואפת לאפס מלמטה. אין אף יזם שיבנה אף פרויקט כזה, זה מאוד חשוב שיהיו כאלה רק אני לא מאמין שזה נכנס לכלכלה, ואני אסביר לכם בשנייה למה. לבנות דירת ארבעה חדרים בישראל היום עולה בערך 1.3-1.35 מיליון שקלים, זאת העלות שלה. בלי קרקע? בלי קרקע, לבנות, בלוק. עם התכנון והבניה והמימון בדרך והכל. עם ה-17% מע"מ, הדירה עולה לבנות אותה בערך 1.6 מיליון שקלים. ארבעה חדרים. איזה גודל? ארבעה חדרים דיברתי, 100 מטר ארבעה חדרים, משהו פשוט. בכוונה כדי לתת דוגמה פשוטה, אחר כך אפשר לרדת לרזולוציה שתרצה. אני רוצה שתתן לי דוגמה - - - אין בעיה אני ארד איתך גם לדוגמה אחר כך. דירת ארבעה חדרים עולה 1.6 שקלים all in all לבנות אותה כולל מע"מ. אם היזם, אם זו דירה לצמיתות היזם לעולם לא יוכל למכור אותה אלא רק להשכרה, והיום הריביות בשוק, ריבית בנק ישראל היא 4.5%, הפריים 6%, פריים+1% משהו סטנדרטי זה 7%. אם הפרויקט יניב 7% הוא על גבול הכלכליות ליזמים, אתם מבינים שזה לא כלכלי. אבל נגיד שהוא מניב 7%, ונגיד שיימצא יזם שילך על זה ב-7% תשואה. 7% תשואה על דירה של 1.6 מיליון שקלים זה 112,000 שקלים בשנה. זו שכירות של 9,300 אלף שקלים בחודש. רבותיי על מה אנחנו מדברים? איפה אתם רוצים להשכיר דירות ב-9,300 שקלים לחודש? זו הכלכלה. עכשיו אפשר לשחק איתה. עשיתי להם מודל מאוד נאיבי ומאוד פשוט, המודלים הרבה יותר מורכבים מזה. אבל המשמעות היא שאנחנו עושים פה דיון שלטעמי מאוד חשוב,

זה מה שאמרתי בתחילת הדיון, אני רוצה לראות - - - ואני הנחתי שהקרקע נמסרת ליזמים בחינם. אם מדינת ישראל לא תתייחס לנושא של עלויות המימון וגם אמרנו את זה בישיבה הקודמת, אם המדינה לא תסייע בנושא של המימון, חברים, אנחנו עכשיו מוצאים פתרונות לעוד 10 שנים ו-20 שנים וזה טוב, ואני מניח שעד אז יהיו התייחסויות לדבר הזה. אבל המצוקה בשוק הדיור, מה שחבר הכנסת ביטון אני מתייחס אליו, היא היום. צריכים למצוא פתרונות לקיץ הקרוב, לקיץ שאחריו, לקיץ שאחריהם, לשנה שנתיים שלוש הקרובות. גם אם הפרויקט הזה יצא לדרך,

גם אם הפרויקט הזה יצא לדרך ויכול להיות שזה מבורך, הדייר הראשון שייכנס אליו יהיה באזור 2035-2036. הרי זה לא יקרה ב-10-13 שנים הקרובות. אז על מה אנחנו מדברים? אני שמח שבאת לדיון, אני יכול לנוח קצת. אני לא רוצה להשוויץ - - - אתה רק בצד הפסימי כל הזמן?

הוא אומר את האמת הנוקבת אני אעשה משהו ואתם תעשו משהו. שיש מחדל בדיור, ואין חשיבה יצירתית ואין אומץ לב לבנות דירות קטנות, לעשות עוד רעיונות, אין נחישות בדבר הזה, הוא אומר את האמת.

חבר הכנסת ביטון אני לא אומר את זה, אני אומר שחברה מדירה להשכיר עושים פה עבודת קודש, הם עושים מאמצים אדירים למצוא פתרונות יצירתיים עם אפס כלים. החבר'ה של דירה להשכיר מנסים למצוא פתרונות יצירתיים לעוד 10-20 שנים, מנסים לתפור סוודר בלי מסרגות. בלי צמר. הם מנסים לתפור את הסוודר הזה בלי צמר. אם היה להם צמר הם היו מוצאים הרבה יותר פתרונות יצירתיים וטובים, אין להם את הצמר הזה. אתה צודק. אני שואל שאלה, כל ההנחה שנתת פה מקודם זה במקר הלש קרקע מדינה, נכון?

בחינם, שניתנת בחינם. אז איך אתה עדיין מסביר כן את הכמות אמנם הלא גדולה,

אתה מסביר שיש כן התקדמות במה שדירה להשכיר - - - בפעם הקודמת?

החברה של דירה להשכיר, הלב שלהם נמצא במקום הנכון.

אני אתן לך תשובה על זה. כהם שיווקו את הקרקעות שלהם,

גם אני קניתי כאלה ארבעה מכרזים. הם שיווקו את הקרקעות האלה בשנים האחרונות כשהריבית הייתה אחרת. אנחנו נמצאים היו בעולם אחר,

העולם השתנה. הריבית היום, לא אמורה, מקווים שלא תישאר ככה. אני לא יודע, אבל כל הנחת עבודה אחרת. אבל כל הנחת העבודה שלך מבוססת על שיעורי ריבית. אני מסתכל היום, אני לא יודע לנתח לך מה יקרה בעתיד. אני מסתכל מה המצב היום.

אבל כשאתה אומר את זה ואתה אומר לא יכול ב-10-15 שנים הקרובות, זה - - - לא, 10-15 שנים הקרובות אני לא יודע מה תהיה הריבית. כל איש עסקים שעושה - - - עסקי בונה על המצב הנוכחי.

אני אומר עוד פעם, אני מכיר את כל תחזיות הככה וככה, ואני גם כשהקמתי את ה-BBC מיכאל, את המגדלים, כשהתחלנו להריץ את זה. חשבתי את ה-BBC של אנגליה.

לא, בכוונה רציתי. בני ברק ביזנס סנטר. גם הגיעו אליי כל מיני ואמרו לי תשמע, זה יהיה פילים לבנים, לא צריך כל כך הרבה לתעסוקה ולא צריך כל כך הרבה זה. לכל דבר יש את הפיקים. פעם זה ככה ופעם זה ככה,

בסוף זה מתאזן באיזושהי צורה. ולכן ,אי אוהב את הביקורת שלך, אני לא אוהב שאתה לוקח את זה צפונה מידי. זאת אומרת, זה עלול להיות, כן? אם יישאר המצב הריבית ככה ועוד תטפס יותר אז יצטרכו פה חשיבה אחרת לגמרי בהרבה נושאים לא רק בנושא הזה אגב. יהיו פה הרבה הומלסים, הרבה אנשים שלקחו משכנתאות שעוד היום מחזיקים עוד חודש עוד חודשיים עוד שלוש. הם לא ימשכו את זה עוד שנה שנתיים שלוש, יתחילו לעוף פה אנשים שייקחו להם את הבתים ויפסיקו לשלם את המשכנתא.

אוי ואבוי אם אנחנו נעשה את הנחת העבודה על זה. אני לא מניח שהריבית תעלה, אני מניח שהמצב יישאר כמות שהוא. וגם אם הריבית תרד בחצי אחוז, אתם מבינים שזה לא ישנה שום דבר. מבחינת המצב שיישאר כמו שהוא בריבית הזאת, זה רע מאוד, אם אתה מדבר על הטווח של כמה שנים. אז גם במודל שאמרתי לך. עד כאן הייתה התפרצות. התהליך הזה אנחנו מגיעים אחרי עבודה של שנה, שבמסגרתו גם ישבנו עם יזמים, עשינו פאנל שימוע ליזמים, הראנו להם את המודל הראשוני ושמענו הערות שלהם, והכנסנו הרבה הערות שלהם למודל. היו שמונה או תשעה יזמים למיטב ידיעתי מהכי גדולים בשוק, שעוסקים בנושא הזה של ייזום שכירות ארוכת טווח. וכולם אמרו לנו ללא צל של ספק, אתם עושים פה מהלך מבורך, זה יעזור לשוק השכירות בישראל וזה יקדם אותו. עכשיו חשוב לי להגיד עוד משהו. המודל הזה ארז התייחס לעלויות הבניה, המודל יעזור ליזמים להוזיל את עלויות הבניה, דיברנו על זה בין אם מבחינת ממדים, בין אם מבחינת חניות ועוד הרבה רכיבים שיש במודל הזה שמאפשרים את הורדת - - - איפה הרכיבים של כסף?

כלומר זה מוריד את עלויות הבניה. דבר נוסף, ארז דיבר פה על שיווקים של קרקע. - - - מוריד את המע"מ על - - - יש פטור ממע"מ על פרויקטים להשכרה. לגמרי?

גם על הכנסות וגם על מכירה. גם לא מזדכים על המע"מ אז זה לא עוזר. היו"ר, דיברו כאן על שירותי קרקע של המדינה. דירה להשכיר משווקת באלפי יחידות דיור בשנה בשחיקת ערך הקרקע. אנחנו פה מדברים על מודל אחר, זה ימשיך להתקיים לצד זה, אנחנו רוצים להציע לך עוד מודל, וחשוב לי להגיד מילה לסיום, אתמול או שלשום, היינו כאן בכנסת בדיון בוועדה הזו ונאמר, האויב של הטוב מאוד הוא המעולה. אני חושב שאנחנו מייצרים פה מודל שהוא טוב מאוד, ואנחנו רוצים לייצר עוד מודל לעולם השכירות. אנחנו צריכים את המודל הזה כי הוא יאפשר את הכדאיות הכלכלית, והוא ימשיך להתקיים לצד המודלים שמתקיימים כיום, לצד חוק עידוד השקעות הון, לצד השיווקים של דירה להשכיר, ואנחנו סבורים שזה יעזור לשוק הזה, השכירות המוסדית, להתפתח בצורה משמעותית. ואת זה אמרו לנו גם לפחות שמונה יזמים שישבנו איתם על הנושא הזה. תביא אותם לישיבה. בדקת כמה מתוכם כבר מכרו את הדירות להשכרה בחצי השנה האחרונה? אף אחד. אף אחד מהם לא מכר? אוקיי בוא נעצור. אם אפשר התייחסות קצרה על הנקודות האלה?

תחזרו למצגת כי אנחנו מתחילים לשקוע. אז רק ברשותך אדוני יושב הראש, חוב קטן לחבר הכנסת ביטון, ביקשת מספרים? כן אז ממש בקצרה מספרים. פרויקט בירושלים בחלומות ארנונה דמי שכירות בשוק החופשי לדירת ארבעה חדרים, שוק חופשי 6,400 שקלים. בפרויקט של דירה להשכיר ארבעה חדרים 4,340. בוא נלך לכרמיאל. זה המחיר המופחת?

המחיר המופחת פה הוא 32% פחות. 32% אפקטיבי. אבל רגע בוא נלך לכרמיאל, אמרת לי פריפריה. הוא אמר שכרמיאל זה לא פריפריה. לא משנה, נו הוויכוח הזה עקר. בוא נלך רגע עם הקונספציה הזאת. בדירת ארבעה חדרים בכרמיאל 3,850 דירת דירה להשכיר בארבעה חדרים 2,800 שקלים. תל אביב 7,150 מול 4,755, רמלה 5,200 מול 4,080 ואני יכול להמשיך ולהמשיך.

הסיפור המרכזי בעיניי ואני כן רוצה להתחבר גם להערה של אסף וגם לארז, ומפה גם להמשיך את ההצגה שלנו.

אדם ברמלה ששילם 5,500 שקלים שכירות,

לא שילם 5,500 שילם 4,080. אתה אמרת רמלה שילם 5,200. לא, זה במחיר מלא, בדירה להשכיר הוא ישלם 4,080. אוקיי. עכשיו הבן אדם הזה יכול גם לקחת משכנתא, נכון? ולקנות דירה. ואז השאלה מה אתה תיתן לו? אם היית בונה לו דירה של 60-70 מטר, עלות הבניה שלה הייתה פחות ממיליון שקל וודאי, והוא יכול לקחת משכנתא ב-4000-5000 שקלים. על מה? לקנות את הדירה הזאת. הוא לא צריך מחיר כזה, הוא לא צריך ללכת למסלול כזה. ברגע ששכר הדירה כל כך גבוה, לעומת דירות שאפשר היה לקנות בסבסוד ממשלה, הבן אדם היה משקיע את זה בלקנות בית.

אני מעודד אנשים, כל הדוגמה של תל אביב לא רלוונטית, כי זה 7,500 שקלים שכירות, זה קבוצות מסוימות מאוד.

מיכאל ברשותך. אני רק רוצה להעיר, גם אוראל, קודם כל שאנחנו שמענו גם את הנתונים האלה גם בישיבה הקודמת, וצריך לציין שזה, בוא נאמר מכל פרויקט שיש לך כזה זה 25% מהפרויקט במחירים הללו, אוקיי אבל זה אומר שאפשר לעשות את זה. השאלה מה המחיר? אנחנו כל הזמן בורחים ממה המחיר? ואני כל הזמן מנסה להכניס לכם בתודעה על השולחן שיש מחיר. על כל דבר, על כל פעולה אתה צריך להשלים אותה עם משהו. אם אתה הולך - - - כלכלית אתה לא יכול להתעלם מזה. זה הכל. להמשיך את המצגת בבקשה. שמתי פה שקף עם כל הפריסה של המאפיינים ואני אעבור עליהם מהר. אז מתקני שירות. בדיור להשכרה אנחנו מזהים שצריך לתת באמת שטחי שירות הרבה יותר גדולים, גם אנחנו רואים שצריך מחסנים עבור אוכלוסיית השוכרים, גם חניה אנחנו רואים שאפשר לצמצם את תקני החניה, אחד הדברים שאנחנו זיהינו זה שכדאי באמת לשים את הפרויקטים האלה במקומות מרכזיים ליד תחבורה ציבורית וככה באמת לצמצם את השימוש ברכב פרטי, להישען על מערכות תחבורה ציבורית, ובכך הוזלה בעצם של ירידה לתת הקרקע עבור חניות. ניהול מערכות משותפות, זה אחד הדברים שדיברו איתנו היזמים, שבעצם בגלל שמדובר במערכת בבעלות אחת, בבעלות יחיד אז חלק מהמערות אפשר, כמו מערכות גז, מערכות מים, מערכות מיזוג אוויר, אפשר לנהל במערכות משותפות ולהוציא אותן מתוך הדירות, זה עוזר גם לתחזוקה השוטפת, וגם לתחזוקת שבר, ובסופו של יום לתת תחזוקה הרבה יותר טובה ממקום שבו יש לכל דירה את אותן מערכות. תפעול, אחזקה ואחסנה. אז אנחנו ממש זיהינו שצריכים לתת זכויות ספציפיות וחללים ספציפיים לכל הדבר הזה. אם בבניין רגיל, לכל בעל דירה יש חלקי חילוף לדוגמה, של מרצפות לדוגמה, בתוך המחסן שלו. המחסן משותף. אז פה בגלל שבעצם הבניין מנוהל על ידי בעלים יחיד,

כמו שאמרתי גם מקודם, הוא מנהל לא רק את החללים המשותפים, הוא גם חי בעצם על הדירות, אז אנחנו צריכים מחסן עבור חלקי החילוף, אנחנו צריכים איזשהו משרד לשיווק הדיירים, בעצם יש תחלופה של דיירים, צריך שיהיה משרד בבניין שינהל את הדבר הזה. דבר נוסף, זה מה שדיברנו עליו מקודם לגבי הקהילה. אחד הדברים שאנחנו מזהים זה באמת שטחים לרווחת הדיירים. אנחנו מדברים על חללים משותפים, אולי חללי עבודה, מועדון דיירים, גג ירוק, שזה באמצעות בעלות אחודה אנחנו רואים שהרבה יותר קל לנהל את החללים האלה. ואחרון - - - את מדברת על

אני מדברת גם על בנייןו גם על מתחם.

במקומות שבהן יש לנו מתחם וזה דובר בבעלים יחיד, אז כמובן מכיוון שיש לנו יתרון לגודל ויש לנו הרבה יותר יעילות, אנחנו נוכל לתת מענה הרבה יותר גדול של שטחים לרווחת התושבים. נוכל לפזר את זה, נוכל לשים בחלל אחד חלל עבודה, בבניין אחר ג'ימבורי, ובבניין אחר - - - למה אני מתכוון? אני בא ואומר, שאם כל הדברים היפים והנכונים האלה אמורים להתנקז על בניין אחד, חייב להיות איזה מגדל של 50-60 קומות שיוכל לתת את כל ה-facilities האלה.

צריך להיות ריאלי,

צריך לראות האם אנחנו ריאליים בעניין או לא. אני יכול להבין שאם זה מתחם של - - - מיכאל אתה סידרת לי? כן. וואלק. אני עכשיו בניגוד עניינים, לא יכול לנהל את הדיון. במתחם אז אני יכול להבין יותר את הדבר הזה אנחנו בשביל לא להשאיר את זה באוויר, כן נתנו - - - ספציפיות ונתנו ממש נתונים ספציפיים כמה אנחנו חושבים שצריך - - - לא, כי אתם שוב נוגעים עכשיו בהכפלות ובזה, הרי זה מאלץ אתכם להגיע לדברים שאנחנו לא יודעים לבלוע אותם. בניין אחד יכול להיות רק בלב אזורי הביקוש. בכל מקום אחר צריך להיות מתחם. זו החלטה תכנונית. וגם בבניין אחד אנחנו לא נעמיס את הכל, גם ג'ימבורי,

אנחנו נעשה איזשהו פיזור סביר. אני אגיד על הנקודה האחרונה, - - - בינוי והעצמת זכויות. אנחנו עוד לא הגענו לכתוב. כשנגיע לכתוב נשאל איפה זה כתוב. רציתי לדבר על טיפולוגיות בינוי והעצמת זכויות - - אם נגיע. אז באמת עשינו איזשהו ניתוח של טיפולוגיות הבינוי וראינו שאפשר לייצר את אותן צפיפויות גם בבינוי מרקמי וגם בבינוי מגדלי, וגם במתחם משולב, וחלק מהדברים שאנחנו באמת סגורים זה בגלל הצורך לתחזוקה, והצורך בתוספת זכויות וצפיפות גבוהה, אז באמת מדובר על מתחמים של לפחות 100 יחידות דיור בצפיפויות גבוהות. את יכולה לסיבר את השקף הזה?

זו דוגמה לאיזשהו ניתוח שערכנו כדי להבין איפה אנחנו עומדים מבחינת הצפיפויות. יש לנו פה מתחם שהוא משולב שהוא גם מרקמי וגם מגדלי, יש לנו מתחם מגדלי, יש לנו מגדל על מרקמי, זאת אומרת אנחנו רואים איך הדבר הזה בעצם יכול לעבוד. ומה קורה כשאלה הזכויות הקיימות? אנחנו נצטרך ללכת לעוד תוספת זכויות.

זה ביחס לזה שמדובר בקרקע ריקה, ואני באתי לעשות תוכנית חדשה. כן אבל את מבינה. בקרקע ריקה את אומרת לוועדה המחוזית תתני כפול למה שהיית נותנת אם זה היה לפרויקט רגיל. אז לפי מה את מגיעה למספרים האלה לא הבנתי איך? צריך שוב לחדד. התמהיל והחקיקה חיים אחד לצד השני.

הוא מסמך תכנוני שהוא קובע את גבולות הגזרה כמו שאמרו, ואת האורים והתומים של הפרויקטים האלה. כמובן שמהתמהיל הוועדה בשיקול דעתה, תצטרך לחרוג קצת ימינה קצת שמאלה, היא תעשה את זה. בחקיקה אנחנו קובעים את גבולות הגזרה לדבר הזה, אנחנו מסדירים את זה בחוק, אנחנו דורשים את הרגולציה המינימלית שאנחנו דורשים מהמוצר הזה, ואנחנו מסדירים את כל התהליך הזה. בוא נדבר רגע על הפיל שבחדר, אוקיי? הרי אנחנו כולנו מבינים שההיתכנות לכמויות כאלה, שזה מה ששאלתי קודם עוד פעם, במתחמים זה יכול להיות אחרת,

במקומות שבהם שם במתחמים יותר גדולים שאין היום זכויות קיימות שהן כל כך גדולות. אבל כשאתה רוצה להגיע לתעצומות כאלה, שזה בדרך כלל מגדלים, זה מגדל יוקרה מה שנקרא, שאתה הופך אותו בצורה כזו או אחרת. זה יכול לקרות רק באזורי הביקוש המאוד גדולים, רק באזורים רוויי - - - מה לעשות שהאזורים האלה בדרך כלל הם גם רווי אחוזי זכויות היום. זאת אומרת זה לא הרי תל אביב לא נהייתה מבוקשת עכשיו. אם אנחנו נגלה תל אביב חדשה שכרגע שם יש זכויות של כלום, ואתה יודע להבטיח ליזם שיהיה לו ביקוש מטורף שם כי הולך להיות שם לא יודע מה, המקום המטרו לא יודע, אז

מה שקורה פה בעצם, שאתם מדברים על המקומות, כשאתה מדבר על הכפלה וזה ולהגיע, אתה צריך להגיע למשהו מטורף, שהתכנון לא יודע לעמוד בזה, לא יודע להסתדר עם זה. זו רק הערה. תל אביב לא צריכה את דירה להשכיר, היא פועלת גם לבדה. זה מה שאני אומר, זה כבר אזורים עתירי - - - היא גם פועלת בעצמה לדיור בהישג. הערה מעולה, כי המודל הזה הוא לא לדירה להשכיר. דירה להשכיר כגורם שמקדמת מדיניות שכירות.

לא אבל היא אומרת הוא לא צריך את דירה להשכיר. זה נכון, המודל הזה לא מיועד לדירה להשכיר. זאת הייתה הערת צד. אני לא עצרתי אותך קודם, אבל עכשיו אני אעצור. בתל אביב יש לך רח"ק 20, מה אתה רוצה? רח"ק 40? בדיוק, על זה אני מדבר. אז אני אגיד, המוצר הזה, אמרתי את זה ואני חוזר על זה שוב. הוא מוצר ייחודי והוא ימשיך להתקיים לצד מוצרי השכירות שקיימים היום, וימשיכו להתקיים תסביר לנו איפה?

להתקיים, אנחנו סבורים שהוא יוכל להתקיים בכל הארץ. המודלים שקיימים היום בתוספת השישית לפי המודלים שרצים לפי דירה להשכיר. אם אתה בא היום לירוחם ולוקח מקום שעד היום היה אפשר לבנות שם 4-5 קומות. אתה בא ואומר אני עכשיו עושה שכונה של 40 קומות ואני גם יודע,

וודאות שזה הולך להיות מבוקש חבל על הזמן.

זו הדרך היחידה שלך בשביל להגיע ל-200 ו-300 אחוז הכפלות ודברים האלה כדי שזה יהיה סביר ונורמלי. אבל זה לא סביר ונורמלי. כי בירוחם אתה לא תבנה כאלה מגדלים וגם לא בדימונה, וגם לא במקומות אחרים. אני חושב ואנחנו בהחלט סבורים שיהיה ניתן ליישם את המודל הזה במגוון מקומות בארץ, ולתת שם כפל זכויות בניה. אני חושב שזה האתגר בסוף של הוועדה ביחד עם היזם למצוא את הפתרונות האלה כדי שיהיו פה יותר יחידות דיור. אנחנו רוצים שתהיה כדאיות כלכלית, ואם לא נמקסם את יחידות הדיור בפרויקט הזה, לא נצליח להגיע לזה. אני כן מציע שנעבור על הנוסח והפיל שבחדר שאמרת הוא באמת אחד מהסעיפים היחסית ראשונים בנוסח. נדון על זה, כן שמענו מראש את ההערות של היועץ המשפטי של הוועדה.

יש לנו רעיונות שאנחנו חושבים שניתן למצוא את הפתרונות להערות שעלו, ואני מציע שנתחיל להתקדם ותוך כדי זה נגיב. אפשר לחזור לשקף של הדונמים? אבל אני הייתי שמח לראות עבודה שנעשתה, שאתם יודעים להראות מקומות שבהם הדבר הזה יכול להיות. עוד פעם, יכול להיות שבדיון פנימי אני לא יודע כי אנחנו לא רוצים למסחר פה, אבל אני אומר השאלה אם באמת נעשתה פה עבודה שבה אתם יכולים להראות לעצמכם שהנה, יש היתכנויות לדברים האלה, ולא דווקא הכל באותו מקום שאנחנו יודעים כבר שיש שם , הוא כבר עתיר אחוזי בניה היום, וכל מילה על הכפלה והכל היא פשוט לא ריאלית ולא מתחילה אפילו. יפתח עשהאל מאגף התקציבים. עשינו עבודה מאוד משמעותית עם חברת ייעוץ שעשתה בדיקה שמתמחה בנושא הנדלן ובדוחות אפס. בדקה את הכדאיות הכלכלית של המודל שאנחנו מציעים. אין ספק שקביעת בעלות אחודה פוגעת מאוד בכדאיות הכלכלית ובערך הקרקע. יחד עם זאת, תוספת הזכויות כן מפצה על חלק מהאובדן, לא על כל האובדן. יש עוד דרכים לפצות על האובדן. ככל ונותנים יותר תוספת זכויות, ככה הפרויקטים יהיו יותר רלוונטיים ביותר אזורים במדינה. כל עוד אנחנו לא נותנים תוספת זכויות ולא מכבדים תוספת זכויות זה כמובן מתכנס יותר ויותר לכיוון תל אביב. אבל זה 25 קומות פה. שלושת הדגמים זה 25 קומות. זו דוגמה מיכאל. זו דוגמה למשהו שברור שבמקומות אחרים נתאים כמו שאנחנו עושים בכל תכנון. רשום למעלה לפחות 100 יחידות דיור. למה בחרנו לשים את ה-25 קומות? יכול להיות שזה היה טעות בתוך ההצגה, והיינו צריכים באמת לשים את הבינוי המרקמי שמראה גם תשע קומות כי גם אותו יכלנו. טעות שיווקית. אבל ההבדל בין משולב למגדלי זה 50 יחידות, וזה עדיין 25 קומות. נכון, זה מציג לך את הגובה המקסימלי, אבל ברור שבמתחמי יש גם תשע קומות, שזה בינוי מרקמי.

אבל אני מקבלת את ההערה השיווקית. אני אקבל את זה כלא אקטואלי למה שמטריד אותי. אבל הכוונה שלנו שככל שיש יותר זכויות, הפרויקטים יהיו רלוונטיים ליותר אזורים בארץ, והכדאיות הכלכלית גדולה יותר,

תגידו, וכמה כסף ישלם אדם דמי אחזקה במגדל כזה ? יש גידור לדמי אחזקה?

אנחנו נכנס עוד מעט להקראה.

עכשיו אין, אולי אם תהיה חקיקה, בהצעה אין. בהצעה יש חובה שזה ייכלל מראש להסכם, כלומר השוכר יודע בדיוק למה הוא ננכס. כמה עולה? מגדל? מעלית?

מתחם? הרעיון פה הוא מחיר שוק.

אין לו הכנסות אחרות בלי שוכרים אין לו הכנסות, יש לו אינטרס שיבואו אליו ולכן הוא לא יקבע עכשיו מחירים שיהיו כאלה שירתיעו אנשים. לא, אני שואל האם עניים יוכלו לשלם את זה? בכמה אחוז זה מייקר את ההשכרה?

הרי עשינו שכירות זולה, נכון? לא, מחיר שוק. גברתי התפרצה וגם אדוני. אנחנו עושים מודל שהוא צריך לחיות כלכלי. יזם צריך להיות מסוגל להרוויח מהפרויקט הזה. אנחנו לא מתעלמים מזה. אבל שואל אותך מיכאל, אם באמת הגעת למצב שבו הצלחת להוריד את השכירות, ונתת לו ודאות להרבה זמן, אבל השכירות היא לא מציאה גדולה, היא מחיר השוק מינוס משהו. לא מינוס משהו. מחיר השוק, אם אנחנו נוכל להוזיל את עלויות הבניה. רגע, תוסיף על זה את עלויות האחזקה וכל העלויות הללו שדיבר עליהם. אומר מיכאל יכול להיות שאתם, מיכאל כרגע מייצג פלח מסוים, שאני מעריץ אותו בשביל הדבר הזה. אנחנו הרבה פעמים ביחד עושים את זה כל הזמן. אתם מדברים כרגע לא על דיור בר השגה. נכון, אנחנו מדברים - - - רגע. ומיכאל בא ואומר שאת כל ההפיכה הזאת שאתם עושים, אם אתם לא מביאים את הפתרונות של דיור בר השגה, אז מה עשינו פה? בוא נגיד שזה לא בר השגה, ונגיד שהשכירות תהיה פה 4,000 שקלים, אבל דמי אחזקת הבניין יכולים להיות 1,500 שקלים. כי הכלכליות של בנין שעולה ל-25 מתייקרת. עד 9-10 יש סוג של יוקר מסוים, מעלית גבוהה מסוימת, דברים אחרים. זאת אומרת, ההתייקרות של האחזקה יכולה להיות מקזזת דברים אחרים.

אנחנו קובעים פה שדמי הניהול צריכים להיקבע ביחד עם דמי השכירות ביום חתימת החוזה לטווח ארוך. הם לא יכולים להשתנות במהלך חיי - - - זה לא כתוב. זה תיקון נוסח שאנחנו. אבל אתה מוותר על הניהול, על הפיקוח על הניהול. אבל עשיתם אומדנים? אני אגיד ליועץ המשפטי שזה לא כתוב אבל זה יהיה כתוב, לא משנה. אז לא. רגע, עשיתם אומדנים של עלות אחזקה. אומדן? כמה יעלה? אני אומר לך שזה 1,000 ומשהו שקלים במגדל של 25 קומות. יש פה מגוון של פרויקטים, ראינו דוגמה. יש עוד הרבה דוגמאות. זה מאוד תלוי איזה פרויקטים? אנחנו רוצים שייבנו פרויקטים גם בלב תל אביב, יכול היות שהם יהיו לפלח אוכלוסייה מסוים, וגם לבאר שבע ואשקלון וכרמיאל ואז יש מגוון. אבל הנה בדיוק התשובה של מה שאתה אומר. כשאתה מדבר על המגוון הזה, אתה אומר אני הולך עם מודל אחד שיהיה נכון גם לתל אביב וגם לזה, אז יכול להיות שבתל אביב הוא באמת יתאים לזוגות צעירים עשירים יותר ממשפחות יותר אמידות או שמרווחים יותר ויכולים להרשות לעצמם גם את תשלום הזה. במקום אחר זה לא יעבוד. יושב הראש חשוב לי להגיד משהו, אני אומר את זה שוב, המודל הזה יתקיים לצד המודלים הקיימים, והלכנו על המודל. איפה זה כתוב? זה לא צריך להיות כתוב, היום בחוק קיימת התוספת השישית אנחנו לא מבטלים אותה. רגע רגע אנחנו נגיע לזה. אנחנו מייצרים מודל קיים שימשיך להתקיים לצד מודלים קיימים. אם אנחנו לא נאפשר למודל הזה להיות כלכלי,

המודל הזה חייב לעמוד ולהיות כלכלי כי אחרת הוא פשוט לא יהיה. זו תהיה אות מתה, אנחנו נהיה כולנו מאושרים בסוף, נקבע את החקיקה הזאת, ואף יזם לא יקדם את הדבר הזה.

יש לך עוד שאלות? כי אני רוצה לסכם את החלק הזה כדי לעבור. אני רוצה לומר דבר אחד, קודם כל הנושא הזה של וודאות זה דבר חשוב. הנושא הזה של מחיר שהוא לא יהיה משוגע, כי היום השמיים הם הגבול לאיפה ואיך תעלה השכירות, הוא גם דבר חשוב, הוא דבר מצוין. ואני יכול גם להבין אתכם, אם אני מסתכל בראייה ארוכת טווח, אני אומר לפעמים, הרי מה המטרה בעצם? בסוף אנחנו רוצים להציף את המדינה עם כאלו אפשרויות שכירות רבות ומגוונות, גדולות, יקרות יותר ויקרות פחות. שאז השוק כבר ידבר את שלו. זה נכון. ולכן אני יכול להבין את זה. אבל עדיין בטווח של השנים הקרובות הנראות לעיין זה לא פותר לנו את הבעיות האקוטיות ולכן צריך פה הרבה מאוד balance בעניין הזה. אני אומר עוד פעם, אני מבין את מה שאומר מיכאל מאוד, כי בסוף, לא הבאת את הפתרון, עשית דבר טוב, אתם עושים פה משהו מאוד טוב. ואני גם מסכים שאם פרויקט הוא לא כלכלי, אז היזם לא יהיו לך יזמים ולא יעשו אותם. אני רק אומר שלדעתי, אתם הייתם צריכים לבנות מן תוכנית כזאת, לטווח של 15 שנים קדימה, שהיא באופן דיפרנציאלי מקבלת תמיכה ממשלתית מעבר, עוד פעם אני מגיע לכם לברינקס, לא יעזור כלום, אני מגיע לכספת לא יעזור כלום. אתה רוצה להכניס משהו ,להרגיל משהו לעשות משהו, להציף את המדינה עם דברים כאלה, אז תבוא ותאמר הנה תוכנית עכשיו שאנחנו עושים אותה 15 שנים, הגדלת זכויות, סגירה של כל העניין שיהיה מחיר שלא יתרוצץ והכל, אבל אתה מתחיל עם זה בשנים הראשונות עם עזרה ממשלתית יותר כדי שזה יהיה כלכלי ואז אתה גם מביא את זה במחירים יותר סבירים לזה, כי ברגע שזה כלכלי יותר הוא לא יגבה מהם את ההפסדים שלו. אחר כך לאט לאט המדינה תיפרד מזה לאט לאט ואז הפכת, נתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. ואז יהיו לך כאלה זולות יותר ופחות ואני מסכים איתך שבתל אביב, במקומות הכי, ליד ככר הבימה, גם שכירות שם לא צריכה להיות שכירות מסובסדת,

היא צריכה להיות שכירות סבירה של דירה קטנה והכל, זה בסדר. לא שם המטרה הגדולה שלנו. שם כוחות השוק יעשו את שלהם. אם אפשר רק במילה להתייחס לזה,

אני חושב שאסור לנתק. תסכם את זה, אנחנו נצא להפסקה כמה דקות ואז נמשיך.

במשפט אחד, אסור לנתק את הצעד הזה לצעדים נוספים שאנחנו מביאים גם בוועדת כספים וגם בחוק ההסדרים האחרון.

יש פה רצף של הרבה מאוד צעדים שצריך להסתכל עליהם במכלול ביחד ומה השפעה המצרפית של כולם ביחד? נכון שהצעד הזה לבד, כי פה אנחנו מדברים על מחירי שוק חופשי ובצעד אחר אנחנו מדברים על מחירים מופחתים, ובצעד אחר בסיוע לקרנות ריט ובסיוע ליזמים וכן הלאה, צריך להסתכל על זה במקשה אחת. מה נתתם ליזם הזה שבסוף אתם אומרים המחיר יהיה שוק חופשי, אבל מה הוא קיבל מכם? מה ה-incentive? אז עוד פעם אני אומר, במישור הזה הוא קיבל זכויות, אם הוא עומד בחוק עידוד השקעות הון הוא יקבל הטבת מס, אם הוא ריט הוא יקבל מס רכישה מופחת יש רשימה מאוד ארוכה של צעדים ופעולות שעשינו ואנחנו עושים ואנחנו גם רוצים להמשיך לעשות, שרק ביחד, חייב להסתכל עליהם ביחד אי אפשר להסתכל עליהם בנפרד. במודל הזה מה שאתם מעניקים לו זה זכויות בניה. זה זכויות תוספתיות. זה האוצר אוהב להעניק תמיד בשפע, זה לא עולה לו כסף. אבל אתם יודעים, שהעניקו את זה לפניכם, שבס, כן. שבס אנחנו קוראים לזה. שבס. אנחנו כבר נתנו את זה בלעדיכם, מה לא? עשינו שבס. היה ונגמר. נגמר נגמר. אתם עכשיו המצאתם את הגלגל. אם תלכו לאריק שרון. אבל תאמין לי שהרשויות הקדימו אתכם וכבר עשו תוכניות שבלעו את שבס בתוכו.

אם כולנו היינו הולכים ללמוד מאריק שרון - - - רגע לפני ההפסקה, אתה רוצה לומר משהו גם כן מנהל התכנון? אנחנו ברמה העקרונית גם מטה התכנון וגם מנהל התכנון סבורים שחשוב שיהיו בתוכניות מקרקעין מיועדים להשכרה ארוכת טווח. אלו פרויקטים שחשוב מאוד לקדם אותם. אנחנו רואים בזה חשיבות, נכון, הייתה לנו מחלוקת, עדיין יש לנו,

מה עיקר המחלוקת? על הסיפור של מה שדיברנו פה. על האם צריך בחקיקה לקבוע את היקף הזכויות לפרויקטים האלה? זה תכנון חקיקתי. האמת שיאמר לזכותם אבל, שהם רוצים לבנות דירות קטנות. בזה אני איתם.

המיזם הזה מעודד דירות קטנות לא גדולות. הוא מעודד מגוון יחידות דיור, אני חושבת שזה נכון. לא, אבל אני חושב שצריך כן תמהיל. תמהיל כן אבל בר השגה זה קטנות. אבל מצד שני אני הייתי גם מוכן להתפשר על דירות צומחות אם זה ייבנה בצורה כזאת של דירה צומחת. תדע לך דירה צומחת זה העתיד, אבל יש פחד מזה,

בית צומח ודירה צומחת זה העתיד של האירוע הזה. זוג צעיר לא צריך, כשיש ברשותו ארבעה ילדים הוא צריך 120 מטר. מישהו עוד רוצה להעיר משהו בשלב הזה? או שנעשה את זה אחרי ההפסקה של 10 דקות?

אבל מראש מי שחתם שם יודע , כמו התחדשות עירונית. מיכאל אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. גם אל תוציא אותי כי תישאר לבד. אתה רוצה שיהיה לך משעמם? הוויכוחים הכי טובים קורים פה כשאני לבד. בבקשה, שם ותפקיד? בוקר טוב, יצחק גורביץ' אני סמנכ"ל התאחדות הקבלנים. קודם כל המודל שהוצג הוא מעניין, יפה ויש פה חשיבה ללא ספק. אני רק חושב שהעיתוי, כרגע, אל מול המציאות ששוק הדיור להשכרה סובל ומדמם ברגעים אלה, אני חושב שהעיתוי של ההצגה הוא פחות רלוונטי. למה אתה מתכוון סובל ומדמם? אני אומר שבסביבת ריבית כזאת גבוהה, ולאור העובדה שחלק מהמסלולים שלדעתנו היו יותר כדאיים כלכלית שאושרו, הייתי אומר שמה שהוצג זו תשובה יפה לשאלה אחרת. כרגע, המציאות שאנחנו נדרשים בעיקר כשאנחנו מדברים על אישור התקציב וכל הצעדים שנלווים, צעדים שיתנו מענה עכשיו לשוק הדיור להשכרה, ושוב אני אומר, העבודה היא ממש ראויה לשבח, יש חשיבת עומק, וניצול של כלים וכו', אבל מה קורה כרגע? ומה שכרגע קורה זה שהצעדים ומה שמוגש לוועדה לא נותן מענה ולא לפחות עוצר חלק מאותו דימום שהשוק הזה עובר. ומה המענה לדעתך? מה היית עושה במקומם או במקומנו? אנחנו קודם כל מה שהיינו עושים, לצד כל הנושא של היצע הדירות וכו', מה שכן היינו אומרים, לשמר את המסלול שהיה קיים במסגרת חוק עידוד השקעות הון, גם אם הדבר הזה יש לו משמעויות של מיסוי, כי אותו מסלול חולל אלפי דירות בשנים האחרונות. המסלול הזה הולך - - - שכירות?

ואני מבין את ההגדרה של שכריות ארוכת טווח והיא נכונה וכו', עדיין אנשים צריכים לחיות בשכירות בלי להגדיר את ארוכת הטווח, והמסלול הזה נתן מענה,

הוא הולך להסתיים בסוף 2023. אני חושב שצריך להאריך אותו לפחות לעוד שנה כדי שייכנסו עוד פרויקטים. כל הדברים האלה שנאמרים פה, הרי יתנו מענה. כל הדבר הזה ייתן מענה, החשיבה היא נכונה, אבל חברים, זה לא ייתן מענה.

ממוקדת על זה? זה בכל מקרה לא בוועדה כאן.

עשינו את הדיונים האלה בוועדת כספים, אני חושב בדיונים הקודמים בחוק ההסדרים הקודם. אני חושב שהיה ברור לכולנו שחוק עידוד השקעות הון הישן, אגב לכל החברים במשכן הזה, היה ברור שחוק עידוד השקעות הון במתכונתו הקודמת הוא לא אחר, וסליחה על הביטוי, מקלט מס. זה לא שכירות ארוכת טווח. שום דבר, אבל שום דבר מכל הערכים שדיברנו עליהם, לא משתרשר לצרכן הסופי, לדייר הסופי לא וודאות לא - - - הבנתי,

חוץ ממקום לגור בו. חוץ מדירה. מספר הדירות בישראל לא גדל. אוקיי, מאחר והדיון הזה בכל מקרה, גם אם אני אעורר אותו, לא יתקיים כאן, ומאחר ויש לי עוד כמה דברים לעשות במסגרת חוק ההסדרים כאן, אז אני אעצור את הוויכוח הזה כאן. ונצא להפסקה. ב-12:00 נחדש את הדיון.

רגע איפה מי שמציגה את המצגת שצריכה לסיים?